בוקר טוב לכולם.

רוצה לומר שבהתאם למה שהגשנו לממשלה יש הסכמות בחלק מן הדברים ואנחנו נאפשר לסגן שר הבריאות וגם ליו"ר הקואליציה לומר מספר מילים, אולי להציג את עמדת הממשלה, לפני שאנחנו פותחים את הדיון. אז מי מכם רוצה להתחיל? אני אתחיל ואחרי זה מיקי. שלום. בקצרה. קודם כל אני איידע גם את הוועדה, אתמול היה יום עם נתונים קצת יותר טובים,

אני לא יודע להגיד אם יש פה שינוי מגמה אחרי יום אחד, אני כמובן נזהר מזה, ירדנו אתמול באחוז המאומתים ל-5.5% מ-7% פלוס. אנחנו לא יודעים אם זה נקודתי, אם זה בעקבות השבת, אני מציע לכולם להיזהר מלחגוג מהר מדי ולחכות לעוד יום,

שלושה של הצטברות הנתונים. היו קצת פחות מ-1,000 מאומתים, היו הרבה פחות בדיקות ולכן תמיד אני מסתכל על אחוז המאומתים מסך הנבדקים, 5.5% זה המספר. 4.9% הגישו. אני אגיד לך למה, חשוב להבין, במספר שיש לך יש 19,000 ומשהו בדיקות, מתוכן קרוב ל-1,000, מתוך ה-19,000 2,000 בדיקות זה בדיקות של המחלימים, של אנשים שאנחנו בודקים כדי לראות אם הם מחלימים. בנתונים שאנחנו מגישים, שזה של בריאות הציבור, מנכים את הבדיקות והתוצאות של המחלימים כי הם לא רלוונטיים לאירוע. זה נכון שכששואלים כמה בדיקות נעשו אז כמובן צריך לייחס את בדיקות המחלימים כבדיקות שנעשו. המספר הוא, ואני אומר את זה פה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

ירדנו ממעל 7%, אם אני זוכר נכון, סביב ה-7%. איתמר, תבדוק את זה, 7.7%? כמה זה היה? היינו 7, אצלכם מופיע 7.8. בקיצור אין התאמות. כי את צריכה להוריד את המחלימים. אז זו נקודה אחת, אני שם את זה בצד, אני אומר לכולם לא להשתכר מהתופעה הזו. אני מאוד מקווה שהיא תמשיך איתנו לכל השבוע ואז כמובן שיהיו לזה משמעויות. נושא שני, זה באמת התפיסה, חשוב לי להביא את התפיסה הבריאותית של משרד הבריאות לאחר שגם כמובן התייעצתי על זה עם השר יולי אדלשטיין. אנחנו מובילים קונספט מאוד ברור, מקומות סגורים, שזה אולמות, חדרים, כל המקומות הסגורים בהווייתם אנחנו דורשים ומבקשים, גם בהחלטות ממשלות והחלטות כנסת, שיישארו סגורים. מקומות פתוחים, תחת המגבלות והתו הסגול אפשר להפעיל. לכן אנחנו בהקשר הזה, אני לא אכנס לפרטים, חברי מיקי זוהר יעביר התייחסות ספציפית של ראש הממשלה ושר הבריאות, אבל הקונספט המרכזי שמוביל משרד הבריאות זה שאם אתה במקום סגור בפעילות שהיא לא חיונית אלה המקומות שאנחנו היום סוגרים ומונעים, בחוץ, תחת מגבלות, כי גם בחוץ אתה יכול להידבק. צריך להבין את זה. למשל בנושא הים, צריך להקפיד שלא יהיו התקהלויות. הים כים הוא לא מקום מסוכן, אבל אם אנחנו מוצאים את עצמנו, ואני חוזר על מה שאמרתי אתמול, עם תמונות מהכנרת של אנשים אחד על השני בחופים יחסית מצומצמים, זו תופעה לא טובה. זה הקונספט, איתו אנחנו מוכנים באמת להתקדם ויציג פה מיקי את עמדת ראש הממשלה,

אז ראשית כל אני רוצה לומר לחברי הוועדה וליושבת ראש הוועדה שהדבר שבעיקר אותי מטריד, וגם את ראש הממשלה, זה שההחלטה שמתקבלת פה עלולה לסכן ציבור גדול מאוד

נובע גם הוויכוח וגם מה שנקרא האירועים הפוליטיים האחרונים שאנחנו עדים להם. זה לא חלילה כי יש לנו משהו אישי נגד יושבת ראש הוועדה, או משהו אישי נגד חברי הוועדה,

זה פשוט מתוך חשש אמיתי לבריאות הציבור. כשאנחנו רואים את מספר הנבדקים הולך וגדל מיום ליום עד לכדי כמעט 2,000 נדבקים, אנחנו מבינים שברגע שנגיע ל-1,000 חולים קשים האירוע הבריאותי יכול להשתנות דרמטית מבחינת אזרחי ישראל משום שמערכת הבריאות במדינת ישראל, יש לה איזה שהוא קפסיטי שהיא יכולה להתמודד איתו, ומרגע שאנחנו נחצה את הרף הסביר, שאפשר לקרוא לו גם ככה, לא יודע אם זו המילה המתאימה - - - הוא מאוד עמוס. ברגע שאנחנו נעבור את הרף הזה יכול מאוד להיות שלא נוכל להציל חיים במדינת ישראל והדבר הזה - - - יש 3,000 מכונות הנשמה. סליחה, חברת הכנסת מלינובסקי. בשביל מה קנית אותם אם ה-1,000 בשבילך זה קשה?

להתייחס אליו אחר כך, בואו נאפשר לו לדבר ברצף. יוליה, אני שומע את מה שאת אומרת, אבל אני לא חושב, זה לא חלום שלי ולא חלום שלך שיהיו לנו 3,000 מונשמים במדינת ישראל. אם יהיו לנו 3,000 מונשמים במדינת ישראל יכול להיות שנהיה במצב מאוד מאוד עמוס. אבל אתם חצי שנה מאיימים עם 3,000. חצי שנה. ואנחנו מבינים - - - לא, אבל אתה כשאתה תכננת את האירוע ואתה אמרת צריך 3,000 מכונות ואמרת שזה מה שמערכת הבריאות תוכל - - - חברת הכנסת מלינובסקי, תוכלי להתייחס אחר כך, חבל על הוויכוח. בואו נשמע את הדברים שלו ברצף ואחר כך כל אחד יוכל לומר את הדברים שלו.

כשאני שומע את הגישה שלך ושמעתי קודם הערה של יואל רזבוזוב ושמעתי אמירה של חבר הכנסת עידן רול, ואז אני מבין שחוסר האחריות הזה זה פשוט סכנה לבריאות הציבור. אתם סבורים שהכול בסדר, שאולי גם אין נגיף קורונה ושכולם פה במצב מצוין ואני אומר לכם שזה לא המצב. כאן בוועדה יש אחריות. דווקא כאן בוועדה הזו אנחנו נוהגים באחריות,

חבר הכנסת רזבוזוב, אנחנו נגיב אחר כך. במצב במדינת ישראל

המצב במדינת ישראל לא פשוט מבחינה רפואית, אנחנו משתדלים לפתור את הבעיות, אנחנו עושים החלטות דרמטיות ותפקיד הוועדה בסופו של דבר זה גם לעזור לנו לשמור על בריאות הציבור. כמובן שתפקיד הוועדה לנסות ולאזן בין רצונות הממשלה לבין רצונות חברי הכנסת, אבל בסוף יש מכנה משותף אחד, ותסכים איתי על זה בטוח יושבת ראש הוועדה, שזה בריאות הציבור, שהיא מעל הכול. לכן בעניין הזה, זו הסיבה לכל אי ההבנות והעימות וחילוקי הדעות הפוליטיים. עכשיו אני רוצה לעבור לגופו של עניין. לגופו של עניין אני סבור שהדבר הנכון שהוועדה תקבל היום זה אפשרות לפתוח את המסעדות בשטחים פתוחים, לא בשטחים סגורים, תוך כדי הקפדה על המגבלות הנדרשות, פתיחת בריכות ו - - - אז השטחים הסגורים יישארו כמו שהיה בתו הסגול?

מה שסגור סגור. לא יישבו בתוך המסעדות בפנים. לא יישבו בתוך המסעדה ויישבו מחוץ למסעדה.

בכל משרד עורכי דין ובכל מקום, אנשים עובדים במקומות סגורים ובמסעדה, אם היא גדולה ואפשר ל - - - איזה היגיון יש שבכל בית מלון מותר לחדר האוכל לפעול? אני אשמח לענות כשתהיה לי זכות דיבור. - - - מסעדה, 35% דיברנו. אוקיי, השאלות הובנו, תנו לו לענות. השאלות יופנו ליושבת ראש הוועדה ולגורמי המקצוע, אני פה בא בשביל לעדכן את העמדה שלנו, של הקואליציה, לפחות מבחינתי, אני מקווה ששאר חברי הקואליציה גם יאמצו את העמדה הזו. הדבר הנוסף הוא, מעבר למסעדות פתוחות בשטחים פתוחים אני רוצה לומר שהייתה ישיבה אתמול, שגם אני נכחתי בה, שהיו בה גם ראשי ארגוני המסעדות ולדעתי בסופו של יום הם יכולים לחיות עם ההחלטה הזאת, כמה שהיא קשה גם עבורם - - - כן, הם ימותו - - - כי 80% מהמסעדות במדינת ישראל, לפחות מהנתונים שאנחנו קיבלנו אתמול, כן יכולות לפעול בשטח פתוח.

זה דבר ראשון. דבר שני, בעניין הבריכות והים, אז גם את זה הממשלה, לפחות ממה שאני מבין, לא מתכוונת לסגור בשלב הזה

ישתפר במעט. אם המצב יחמיר אז יכול להיות שההחלטות ישתנו. לגבי עניין חדרי הכושר - - - תתייחס,

חברת הכנסת מלינובסקי, אני אעשה סדר אחר כך בכל מה שהוא אומר

לגבי עניין חדרי הכושר, אני אומר את זה בצער רב, כי אני הייתי באמת שמח לגלות שחדרי הכושר הם לא מקום להדבקה, אבל הובאו בפניי נתונים מאוד מדאיגים לגבי כמות ההדבקה בחדרי הכושר. אז תביא לנו את זה, אנחנו נשמח לראות. איך אנחנו לא ראינו את זה? למה לוועדה לא מציגים את הנתונים? אני אגיד לכם משהו, מי שחושב שהנתונים שיש בידי נגיד משרד הבריאות או גורמי מקצוע אחרים, שההדבקות נגיד רובן מתבצעות בתוך הבתים או מתבצעות באירועים או בחתונות, זה לא בהכרח נתון שאפשר להביא אותו בצורה מדויקת משום שאתה לא בהכרח

משום שאתה לא בהכרח יודע איפה בדיוק נדבקת. זה דבר אחד. מיקי, אל תסיט את הדיון, אתה

תראה אותם, יכול להיות שאנחנו נסכים איתך. שנייה רגע, אני אענה. אתה אמרת את זה או לא אמרת? תראה לנו, בבקשה, או שזה משהו מסווג?

הפעילות בחדרי הכושר - - - טוב,

אין כאלה נתונים,

יוליה, את יכולה להמשיך לתמוך בפתיחת חדרי כושר, אבל זה נורא קל משום שהאחריות - - - לא, לא תומכת, מיקי. אתה אמרת שעמדו בפניך נתונים חמורים - - - אני אציג מצגת בהמשך. אנחנו נסגור אותם, אבל תראו - - - תראה לנו, אנחנו בפה אחד נתמוך בך. אתה אמרת שראית את זה, תראה. אין מספרים אחד לאחד, זה מדביק. רגע, אני רוצה לסיים את דבריי.

יושב ראש הקואליציה אמר: אני ראיתי נתונים מאוד מדאיגים. על הבסיס הזה קם פה קול זעקה, אנחנו רוצים לראות את הנתונים שהוא ראה.

ואנחנו לא יודעים את הנתונים האלה. תיכף גורמי המקצוע יעשו את העבודה שלהם,

כמו שהם עושים אותה בצורה מצוינת בחודשים האחרונים.

מיקי - - - שנייה,

חבר הכנסת רזבוזוב, חבל על ה - - - אם אפשר לסיים אני אשמח כדי לא לקחת לכם את זמן הדיון החשוב הזה.

אני רוצה לומר כך, לגבי חדרי הכושר אני מסכם ואומר

הממשלה היא שצריך להמשיך ולבחון בימים הבאים אולי שיטות חדשות כדי שיהיה אפשרי לפתוח אותם בהגבלות קצת יותר אולי מחמירות. זה לא אומר שהם לא ייפתחו, אבל זה גם לא אומר שהם נפתחים היום עד שלא ימצאו איזה שהוא מבנה בריאותי סביר שיכול להגן על המתאמנים שמגיעים להתאמן. זו עמדת הממשלה. עכשיו אני רוצה לומר לסיום משפט אחרון.

אנחנו פה במגה אירוע, אל תקלו ראש בנגיף הקורונה, הנגיף מגיע היום כמעט, בעצם הוא הגיע לעשרות אלפי בתים שיכולים אחר כך להתפשט למאות אלפי אנשים. כשאנחנו נגיע לשלב בו לא נוכל לטפל באנשים חולים זה יכול להביא אסון על מדינת ישראל כדוגמת האסון

במדינות אחרות בעולם, כמו באיטליה ומדינות אחרות. לכן אני מבקש מחברי הוועדה, נכון,

יש הרבה מאוד בעלי עסקים שהם בלחץ כלכלי אדיר והם צריכים את הפתרון שלכם, אבל תשימו בראש סדר העדיפויות שלכם את בריאות הציבור כי בסוף אם אין לנו פה חיים לא יהיה פה כלום, גם לא כלכלה. זה מה שרציתי לומר ואני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה ליו"ר הקואליציה. אני רוצה, ברשותכם, להתייחס בעיקר לראשית דבריך. אז קודם כל אני כופרת באמירה שהוועדה נוהגת בחוסר אחריות, הוועדה הזו מקיימת הרבה מאוד שעות של דיונים בצורה מאוד מאוד מעמיקה - - - אגב, אני לא אמרתי את זה,

זה נאמר שאנחנו לא מגלים אחריות - - לא אמרתי. - - אבל לא משנה, חשוב לי שהדברים ייאמרו.

זה אפילו לא במתכונת שאנחנו מכירים בכנסת, שאנשים נכנסים ויוצאים, מגיעים לכאן אנשים בתחילת הדיון, יושבים כאן הרבה מאוד שעות עד שהדיון מסתיים כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבור הציבור עם האיזונים הנדרשים. ברור לכולנו שבריאות הציבור מעל הכול, אבל השאלה אם בריאות הציבור זה רק קורונה, כי בריאות הציבור זה עוד הרבה מאוד היבטים בריאותיים אחרים, אנחנו יודעים שיש מחלות נוספות, שאנשים זקוקים לפעילות גופנית, לבריכות, לכושר, לנפש, לצאת החוצה, הבריאות הנפשית של האנשים. אנחנו רואים איך אנשים מגיבים בחוץ, אנחנו רואים את הלחץ בא לידי ביטוי ואנחנו נראה את זה שבעתיים בהמשך. אנחנו נראה את כל המצוקה של הילדים שסגורים בבית, הילדים שחווים את המצוקה הכלכלית של ההורים שלהם, אנחנו נפגוש אותם בתוך סיר לחץ במערכת החינוך. גם לזה אנחנו צריכים לתת את הדעת, גם זה בריאות הציבור. ובשביל זה מה שאנחנו עושים כאן בוועדה זה אנחנו מנסים לבדוק מה התועלת בכל אחד מהצעדים שאנחנו מבקשים לקיים מבחינת היכולת שלו לבלום את התפשטות המגפה, מה אנחנו מרוויחים כאן אל מול מה הנזק

צריך תמונה כללית.

אני יכולה. אז אני אומר לך. מול מה הנזק הכלכלי, החברתי - - - אבל זה בדיוק הגישה הנקודתית, יואב. לא, אתה מדבר במקרו, אתה צריך לחתוך.

אני ביקשתי שלא יפריעו לך, אני מבקשת שלא יפריעו לי. צריך לומר שאני חושב שהפשרה שהבאנו לפה היא מאוד משקפת את מה שאת אומרת. שנייה, חבר הכנסת מיקי זוהר, אני לא הפרעתי לך וגם לא נתתי שיפריעו לך. לא, אני מחזק את דברייך. אל תחזק את דבריה, תן לה לדבר.

בסדר, אני לא מתייחסת לדברים,

לעומת זאת, רגע - - - לא אמרתי את זה,

אל תשימי לי דברים בפה שלא אמרתי. אני אומרת 40,

אתה אומר לי לא ואתה אומר שאין מספר.

אני רוצה לענות. אז אני מאוד מבקשת שגם במסעדות, תצאו ותראו אם אנחנו יכולים להגיע לגבי הסכם - - - אני רק רוצה לומר משפט, אני חייב ללכת, יש בוועדת הכספים דיון חשוב - - - לגבי האטרקציות, למה לסגור את גן החיות?

נסגור את הסיכום - - - יש בוועדת הכספים גם דיון חשוב בעניין בעלי האולמות שצריכים לקבל פיצוי ו - - - חד משמעי. כולל הזוגות הצעירים. צריך ללכת אחר כך ולדון גם בעניין הכסף שאנחנו רוצים לסייע איתו לאזרחים ולכן אני מתנצל שאני לא אוכל להישאר פה לאורך כל הדיון ואני חייב לגשת לוועדת הכספים.

אני מניח שאת תסבלי את זה, יוליה. באהבה, באהבה. תרשמי לי אחר כך רשמים מהדיון, אם נהנית מהדיון בלעדיי או לא. אני רק רוצה לומר דבר אחד, החשש הגדול זה בעיקר מהמקומות הסגורים משום שיש אינדיקציה, שהיא לא ודאית עדיין, אבל יש אינדיקציה שמקום סגור, במיוחד ממוזג, הוא כן יכול לייצר הדבקה. איזה מקום, סליחה? מקום סגור וממוזג.

זה ודאי, זה ודאי, זה יותר מסוכן מבחוץ. או חדר אוכל בבית מלון. אני רוצה להסביר. מקום סגור

יש איתו בעיה קשה מבחינת ההדבקה. אם זה מקום למשל סגור עם חלונות פתוחים ונניח ללא מיזוג אוויר, מה שכנראה בלתי אפשרי לחיות בחום של היום,

זה מקום שהוא פחות מסוכן להדבקה. אגב, אנחנו פה כולנו בסיכון. נכון, חד משמעית. אבל רוב המדינה שלנו מקומות סגורים - - - אני רוצה שתבינו דבר אחד - - בגלל זה אנחנו עם מסכות גם עם הפרספקס. - - אנחנו לא יודעים להבטיח את בריאות הציבור של כולם, אבל אנחנו כן צריכים להיאבק כדי להפחית את הסיכון של כל הציבור במידת האפשר. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות. לכן אני רוצה להבהיר, אין לנו משהו נגד בעל עסק כזה או אחר, אין לנו משהו נגד חלילה חדרי הכושר או המסעדות,

אנחנו רוצים בטובתם, הבעיה היא שמקום סגור וממוזג הוא מקום מסוכן יותר להדבקה וזו הסיבה שהעלינו את העניין הזה. יש - - - ראש הממשלה פחות נזק. אני מודה לכם,

יש לי שאלה לפני שאתה יוצא, כבודו.

חבר הכנסת זוהר,

גם אם אתה בדיון אחר, שתהיה קשוב רגע לנתונים שעולים כאן, כי הוצגו כאן נתונים של משרד הבריאות שמראים כרגע,

אנחנו לא כופרים שיש פה מגפה ואנחנו צריכים להילחם בה, ואני גם אמרתי אתמול, אנחנו באותו צד, אני בטוחה שלך ולי יש את

זה שיש לנו ויכוח על

נכון. יש פה נתונים על מגמה, לא ביום האחרון, על

של ירידה בתחלואה - - מצוין. - - וגם האטה בקצב ההכפלה. בואו נשמור על זה,

כל מה שאנחנו אומרים,

תהיה קשוב, בבקשה, כדי שנוכל ל - - - אני אהיה קשוב לדיון, אני אהיה

אני עושה את זה. תוציאו את כולם.

אני לא מוציא ילדים אם ההורים שלהם אני לא יכול להוציא מי שלא מוכן לצאת מהבית

לא, מקדם ההדבקה בימים האחרונים. כשאתם שואלים אותי מה צריך לעשות ולא עושים - - - אני לא יודע, צריך לראות את הנתונים של מקדם - - - שנייה,

אתם לא עושים הסברה לציבור לא לפגוש את המשפחה המורחבת. בימי שישי עושים ארוחות שישי, אתם לא עושים הסברה לא לפגוש את סבא וסבתא, זה אני ובנט בכל מיני סרטונים צריכים לעשות את זה. תסבירו לציבור שאנחנו הולכים עכשיו לתקופה ארוכה, יכול להיות גם של שנתיים, צריך להגיד את האמת, יכול להיות שאנחנו הולכים לתקופה של שנתיים ככה וצריך - - - צריך לסגור את סבא וסבתא על מפתח ולזרוק את המפתח - - - לא אמרתי לסגור במפתח, אמרתי לצמצם, כמה שזה כואב לצמצם

כשאני נפגשת לא עם המשפחה אני לא מתחבקת. מה לעשות, כשאני פוגשת את המשפחה לפעמים מתחבקים. צריך להגיש את האמת ותצאו במסע הסברה כזה כי אתם לא עושים את זה. ובעניין המסעדות, מסעדה זה כמעט כמו מקום עבודה אחר. בכל מקומות העבודה המשק עובד ברוך ה', במקומות סגורים דרך אגב, בחברות ההייטק, במשרדי עורכי דין, במשרדי רואי חשבון, בכל מקום המשק עובד במקומות סגורים. יש היגיון במסעדה להגיד לצמצם ל-50% עם מרווחים בין השולחנות, כי בסוף שולחן שיושב שם ושולחן שיושב פה,

זה נכון שבאותו שולחן אפשר להידבק, אבל באותו שולחן זה גם ככה אנשים קרובים. אז אל תקריסו את ענף המסעדות סתם כי אתם מחפשים איפה לצמצם, תצמצמו את המפגשים המשפחתיים בהסברה ותיתנו למסעדות לפעול ב-50% תפוקה. זה הגיוני. אני מבקש רגע להתייחס. חברת הכנסת שקד, אני מפריד בין שתי ההערות שלך. את ההערה על ההסברה אני בהחלט מקבל, אני חושב שאם אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה בלהסביר לכולם שגם במשפחה לא מתחבקים ולא מתנשקים, אני לא מדבר על משפחה גרעינית שגרה באותו בית, זה אירוע שמאוד - - - נכון,

אבל דרך אגב - - - יואב, מה שאני אומרת, תסבירו למשפחה לא להיפגש. אני יותר אגרסיבית מזה.

אז בואו נפריד רגע, כי אמרת משפחה, לאנשים יכול להיתפס משפחה גרעינית. משפחה גרעינית גרה באותו בית - - - זה ברור.

הרגע אמרת למשפחה, אז בואי נדייק.

את רואה כמה הסברה חשוב?

אז אני אומר, אני מקבל את ההערה. אין שום סיבה להגדיל את המעגל של המשפחה הגרעינית,

את זה אני מקבל לחלוטין ואם זה לא עבר מספיק במסרים אנחנו נטפל בזה.

בסדר, אני מקבל ובזה אני אטפל. אין ספק, אני חושב שאנחנו מדברים על הדבקות בתוך המשפחה,

אם יש לנו את הנתונים האלה, האם זה המשפחה הגרעינית, אותם בני בית, אני חושב שזה רוב ההדבקות, או המשפחה במעגל השני. אין ספק שאין צורך, גם בטח להימנע מפגישות ואם נפגשים שומרים על הכללים, היגיינה, מסכות, במרחק, נקודה. מקבל את הנקודה, שם את זה בצד. ואני אומר לך שבנושא המסעדות בעיניי זו טעות לחשוב שאם אתה משווה את זה למקום עבודה, שזה אותם אנשים באותו מקום, זה חצי קפסולה, לעומת מסעדה, שזה תנועה מתחלפת, של אדם אחד שנמצא שם מכין את האוכל או מגיש את האוכל ואם הוא חולה הוא נפגש בכולם. זה לא אותו דבר.

זה נכון גם לחדר אוכל במלון.

סגרנו את חדרי האוכל במשרדים, אמרנו לאכול בחדרים.

ואתה שואל אותי איפה? בבתי מלון לקחנו את השיקול הכלכלי בשביל לא להרוג את הענף. עשינו פשרה. מה אתה רוצה?

תציע משהו אחר.

יואב, אתה הורג את ענף המסעדות.

לדבר איתי למה זה ו תנו לי משהו אחר שאפשר להוריד את ה

בבקשה, הכי קל - - - מה הרציו? סגן השר, אנחנו דיברנו אתמול לגבי חדרי אוכל במפעלים שאין להם שום מקום אחר, אמרנו שגם שם נאשר את ה-30 - - - אני לא יודע עוד, כרגע אין שום הבנות עם הוועדה, כמו שאני מבין. ביום שאני אדע מהוועדה שיש הבנות אז נשב ביחד. כרגע המסר שלנו כמשרד הבריאות, וראיתי שגיבה את זה גם מיקי זוהר, בנושא מה שהוא אמר שהציע ראש הממשלה, המסר שלנו הוא מאוד פשוט, מתחם סגור, חדר סגור, אולם סגור,

תחת המגבלות. ואני חוזר, שלא יבינו שבחוץ אפשר לעשות הכול, מסיבות, ממש לא.

בחוץ תחת מגבלות תו סגול והתקהלויות אפשר ונאפשר גם בים וגם נאפשר מסעדות בחוץ תחת מגבלות. אז למה האולמות הפתוחים לא? למה לא 50% גם בתוך המסעדה, יואב?

גם 35%. תראו, אתמול, בשיחה שקיימנו דיברנו על רעיון מסדר - - - את הצעת משהו,

אבל זה נושא פינתי,

אני רוצה להסביר, כדי שגם מי ששומע אותנו שזה יהיה לו פשוט. בסוף כמה שזה יהיה יותר פשוט לאנשים יהיה יותר קל להם גם לקיים את ההנחיות. אני חושב שבפנים סגור, בחוץ במגבלות,

אני מדברת על זה שאם אנחנו מאשרים במקומות מסוימים 35%, לשיטתכם, אתם קבעתם את המספר הזה, אני עוד אפילו לא מתווכחת איתו כרגע, אז אנחנו נאשר 35% באופן רוחבי. אבל, יפעת, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו עשינו - - - למה? אבל למה במלון כן - - - אם את שואלת את משרד הבריאות צריך לסגור את חדרי האוכל במלון, זו העמדה של משרד הבריאות. אז אנחנו תיכף נשמע נתונים.

הם אומרים שהם עשו פשרה כלכלית כדי להציל את המלונות.

אבל היא מצוינת.

אבל בואו נשית את זה על כולם. אני אומרת, במסעדה לעשות פשרה כלכלית של 35% בפנים זה הגיוני. אז הפשרה ברמת הסיכון זה בישיבה בחוץ תחת מגבלות.

בואו נשמע רגע את הנתונים. אני רוצה שתראו את המגמות המשתנות, אם פרופ' גרוטו רוצה הוא להתחיל ואחר כך אני אראה את השקפים. לא, בוא נראה, תגיב לשקפים שלה. לא, תתחילי עם שלכם. שימו את השקף, בבקשה. אגב, יש הרבה שאלות - - - אגב, מסעדנים לא יכולים לחיות עם מה שאתם מציעים.

עם ה-35% - - - רק עם בחוץ, בפנים סוגרים אותם, אם רק בחוץ לא לכולם יש את האפשרות. כן, מי שיישאר סגור יקבל פיצוי. קודם כל, חברים, למען הסר ספק, זה שקף של משרד הבריאות. זה שלכם, מהאתר הרשמי שלכם ואתם בעצמכם מתייחסים שם גם לדעיכה. כל מה שכתוב על השקף זה כמו שהוא, זה צילום מסך, שאף אחד לא יחשוב שזזה פה איזה שהיא נקודה או איזה שהוא פסיק,

חשוב לי גם ברמת האמון שהדברים יהיו מאוד מאוד ברורים. אנחנו רואים את המגמה המשתנה לא מאתמול מהיום, אלא בכלל אנחנו רואים איזה שהוא תהליך שקורה בימים האחרונים. אנחנו יודעים שקצב התחלואה, גם קצב ההכפלה וגם קצב התחלואה הולכים וקטנים, עולות הרבה מאוד שאלות לגבי הבדיקות שיוצאות היום חיוביות, כי מסתבר שבודקים פחות א-סימפטומטיים - - - לי מופיע מינוס 3, אני לא יודע למה יש לכם מינוס 4. זה אתם. זה בדיוק מה שהסברתי אתמול.

זה מהאתר שלכם,

אני כל יום מסתכלת שלוש פעמים. זה היה ביום שישי, לדעתי. לא, לא, זה מעכשיו.

עכשיו זה מינוס 3. זה התעדכן.

זה מתעדכן עכשיו למינוס 3, כי כל הזמן - - - הנתונים כל הזמן - - - אבל זה של יום אתמול, הנתונים עדיין מגיעים ליום אתמול. בסדר, לא משנה. זה ה-19 בחודש. אנחנו יודעים פעם אחת שמה שאנחנו מקבלים זה לא כל אלה שנבדקו אתמול, זה התשובות שהתקבלו אתמול. יכול להיות שאלה אנשים שנבדקו לפני יומיים,

חמישה. דבר שני, אנחנו מבינים, לפחות מתוך המערכת, תוכל לתקן או לומר משהו אחר, אבל המערכת מעידה על כך שהיום בודקים יותר עם סימפטומים מאשר א-סימפטומטיים, זאת אומרת בודקים פחות א-סימפטומטיים ביחס למה שהיה בעבר ואז מן הסתם יש לנו אחוז גבוה של חיוביים. אני לא מדברת על ה-false positive שאני לא יודעת אם אתם יודעים לתת את הנתונים,

דבר נוסף, ביקשנו אתמול פילוח של הנפטרים, לא קיבלנו, אני גם מבינה ממשרד הבריאות שהוא לא רוצה לתת את הנתון הזה, אני אשמח אם תפתיעו אותי והבאתם.

ממי הבנת שלא רוצים לתת נתון? אנחנו ביקשנו אתמול מהמשרד - - - ממי ביקשת ומתי?

יש גם מהממ"מ של הכנסת.

אתמול הודיעו לי את זה בלילה, לא הספקתי - - - אולי לא הספיקו להכין, אל תגידי שלא מוכנים.

כי יש כמה סוגיות - - - אין דבר כזה לא מוכנים. אני אומר לך, ראש הוועדה, כל נתון ש - - - אני אשמח לקבל.

כל נתון שאתם רוצים תקבלו,

ואני אומר את זה הכי ברור לכולם.

אז אנחנו רוצים את זה ואנחנו גם רוצים להבין מי המונשמים שנמצאים, אנחנו רוצים שהכול יבוא - - - יכול להיות שמאתמול בלילה להיום לא הספיקו להכין. ואני גם כן אשמח לראות נתון מדויק כמה אנשים הפכו לקשים בגלל שינוי קריטריון באופן רשמי.

אני לא יודע כמה אנשים זה הגדרת בית החולים, הוא מגדיר כמה קשה. אפשר לבדוק. אתה אומר שאתה לא יודע עכשיו, אבדוק לבדוק, להוציא שאילתה לבתי החולים שעסוקים בלטפל בחולי קורונה, לעצור את כל מנהלי המחלקות,

אני מבקש שתתעדפו את המידע שאתם רוצים, אם אתם רוצים שאני אפנה לכל מנהלי - - - אבל אתם קובעים את הקריטריון. אני עונה לך. אני לא יודע מה קורה - - - אבל קודם לא היה

עכשיו יש.

לתת לך רק הבנה, חברת הכנסת מלינובסקי רוצה להבין - - - זה מאתמול. בסדר, היא רוצה להבין מה עשה השינוי. צריך להבין מה זה אומר,

חלק, אבל לא - - - בוא נפסיק לנחש ונביא נתונים? הוא יודע לתת לנו את הנתון. פרופ' גרוטו,

שהיו נכנסים היו מתים, וכבר דיברנו על

כי הטיפול בארץ טוב, מערכת הבריאות טובה. פרופ' גרוטו, אנחנו גם בודקים יותר, מדינות כמו צרפת, הם פשוט לא בודקים אז לא יודעים מה קורה שם.

הרבה הפסיקו עם הבדיקות, בעיקר הבדיקות הגורפות, בודקים בעיקר את אלה שהם סימפטומטיים. אני מכיר את האמירות - - לא, זה נתונים מדויקים. - - של עמיתך שאומר כל הזמן רק להגדיל את הבדיקות. נכון, נכון, אני בעד להגדיל את הבדיקות.

הוא רק אומר תחליטו, זה הכול. אני בעד להגדיל את הבדיקות, אני רק אומרת שבמדינות אחרות בודקים פחות.

תראו, ככל שנבדוק יותר ברור שאנחנו נמצא יותר. אנחנו יודעים ש - - - אבל זה בסדר גמור. אז מה, בוא נשים את הראש בחול ולא נבדוק? לא, לא, יש - - - הם

צריך להתייחס רק לקשים וגם קשים, בתוך הקשים - - - אבל קשים מגיעים בפיגור. אם אתה תתייחס רק לקשים אתה מפסיד את המלחמה, עכשיו אני אומר לך, אתה תגרום לקריסת מערכת הבריאות. אם אתה תחכה לראות מצב של קשים שלא נשלט, ואנחנו לא רחוקים משם, אז נגמר הסיפור. אתם מכניסים - - - זה הכפלות. אתם מכריזים על 3,000 מונשמים כבר חצי שנה. אתם הורסים את העסקים, אתם הורסים את הכלכלה עם ההפחדות האלה. זה פניקה. זה מה שנקרא פניקה. יואב, אנחנו ב-250 חולים קשים על 20 בתי חולים בארץ.

אז 255. בסוף בואו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו באמת שומרים, אני אגיד פה משפט קשה, את נשק יום הדין, כי בסוף אנחנו רוצים להבין אם אנחנו באמת חייבים היום להיות בסגר כשאנחנו יחסית במשק - - - זה לא סגר.

כי יחסית במשק פתוח אנחנו נמצאים במציאות הזו שאנחנו רואים מגמת שינוי. האם באמת נכון ללכת למגבלות? אני חייב לומר, תראי, מה שאת רואה בשקף הזה, וגרוטו, תגיד לי אם אני טועה, קודם כל אני רוצה, אני התחלתי את דבריי, למי שלא היה פה בפתיחה ואמרתי שאתמול בנתונים היה יום ששינה מגמה ואני מאוד מקווה שימשיך, זה יום אחד שאני לא יודע להגיד אם זה תופעה חד יומית או שזה אולי באמת שינוי מגמה. זו הייתה האמירה שאמרתי.

שזה יום אחד, צריך מאוד ל היזהר מזה. אני יכול לתת לך אלף סיבות - - - לא, אבל מה עם הגרף שראינו? הגרף, תעזבי את היום האחרון - - - לא היום האחרון,

תסתכל - - - מה שאת רואה בגרף הזה זה שהיינו בקצב הכפלה של בערך שבעה ימים וחלקו גם מתחת - - - והתרחקנו לעשרה. והתרחקנו לעשרה, זה מה שראית בגרף הזה,

אז בואו ניכנס לפרופורציות. בדיוק זה מה שאני מבקשת, להיכנס לפרופורציות. אם נתוני אתמול ימשיכו לכל אורך השבוע זה כבר - - - לא, אבל לגבי המסעדות, חייבים ל - - - אפשר לשאול את פרופ' גרוטו?

אנחנו לא רוצים להצביע - - - רגע, בואו נראה את גרוטו. אבל אתם סוגרים את המסעדות, חבל. חברים, אי אפשר לשמוע ככה ואני רוצה לשמוע אתכם. יש פה את התחלואה למיליון תושבים. - - - הם ביקשו את זה אתמול. לא, זה לא כלכלי, ומי שאין לו בחוץ? זה לא כלכלי. 20% אין להם בחוץ? וגם המרווחים בין השולחנות בחוץ.

אז מי שבוחר - - - איך המסעדה תשרוד? יש יותר הוצאות מהכנסות. רגע, ואיך הם עושים משלוחים וטייק אוויי? בחוץ זה לפי התו הסגול, אנחנו מסכימים. חייבים, בטח, בפנים לפי תו סגול ובחוץ. אבל בפנים, צריך למצוא פתרון. והירידה בנתונים הייתה למרות שהמסעדות פתוחות,

התחברת כבר?

בואו נשמע את פרופ' גרוטו ואחר כך - - - זה השקף. זה יום אחד, אמרתי, בואו לא נתבשם מזה, תיזהר.

אני לא מסתכל על זה, זה נכון, צריך לבדוק מגמה,

חברים, אני מבקשת, תאפשרו לפרופ' גרוטו לדבר. אז יש לכם כאן את שיעורי התחלואה למיליון תושבים, זה מחולק לגודל האוכלוסייה, כי הגודל משנה. אתם יכולים לראות בצד הקצה הימני למעלה את מדינת ישראל, בצבע הכתום, שאומר גם אחוז חיוביים בין שלושה לעשרה, אנחנו נמצאים עכשיו על זה. תראו, יחד איתנו דרום אפריקה והקו ה - - - רק מילה אחת, השקף קצת מבלבל, אתם רואים את הבטן הגדולה?

ואז העלייה - - - אנחנו כבר מזמן בלי בטן, עזוב את זה. לקחתם פה את כל הכלכלה. תראו מתחתינו יש את ספרד ותזכרו שזו סקלה לוגריתמית, זאת אומרת זה פי עשרה. איפה ישראל?

הוא מתחיל כחול כזה והופך להיות כתום בקצה. הצבע משתנה בגלל אחוז ה - - - אוקיי. השקף הבא. אני רוצה לדבר על המסעדות. מה הבעיה שיש לנו עם מסעדות? קודם כל מסעדות זה לא רק מקום שיש בו התכנסות, זה מקום שנמצאים ללא מסכה ויש גם תחלופה גבוהה של אנשים, זאת אומרת זה לא מקום עבודה שבאים אנשים קבועים. יש לנו עדויות גם מהארץ וגם מהעולם על התפרצויות שקשורות במסעדות, התפרצויות שהתחילו במסעדות. גם אצלנו יש התפרצויות שהתחילו במסעדות ונמשכו ויש לנו,

יש ניתוח של שרשראות הדבקה ואנחנו זיהינו כמה וכמה אירועים שהתחילו במסעדה ונמשכו אחר כך והדביקו עד הדור השלישי והרביעי של שרשראות נדבקים. זה כרגע הבעיה שיש לנו במסעדות. מה הנתונים

אין מספרים. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני אסביר לך את הדבר הזה כי לא היית בישיבה הקודמת. אתה אמרת 4%. אתם אמרתם 4%. בוא אני אשאל אותך שאלה, אתה מכיר את, אני אשתמש בשם ממוצא יהודי, משה כהן, משה כהן נדבק, עכשיו באים ועושים לו חקירה אפידמיולוגית ושואלים אותו איפה נדבקת,

אם במקרה אח שלו נדבק אז הוא יכול להגיד: כנראה אח שלי הדביק אותי, אנחנו באותו בית,

זה פשוט. דרך אגב, לא בטוח שזה נכון, אבל זה מה שהוא יגיד. אם זה לא המצב והוא לא יודע, אז עכשיו עוברים איתו על המקומות, אז היה בעבודה, או שהוא תלמיד: הייתי בלימודים, הייתי ביום זה, הלכתי לאכול במסעדה ההיא, אני שיחקתי עם החברים בגינה,

ואני הייתי ביום,

אז אתה מבין שהחקירה, מה היא עושה? היא רושמת את כל המקומות האלה ובצד השני יש בן אדם אחר שנדבק והמערכת הממוחשבת כן, מי שלא ידע, יש לנו מערכת ממוחשבת,

אתם חושבים שזה ניירות, תעדכני את בנט, אז המערכת הממוחשבת עושה הצלבה ומוצאת מדי פעם, במקרים בודדים בלבד, וזה רק למדינה אני לא יודע לכמה מדינות יש להם את הכלי הזה, אנחנו נציג לכם אותו,

שמצאנו בסוף ששני חולים שהצלחנו לאמת היו באותו מקום באותו זמן וכנראה שהייתה שם הדבקה,

אז בוודאי אותו בן אדם לא יידע להגיד לך: אני נדבקתי ממסעדה או כשהלכתי לקניות בסופר או כשישבתי אצל החברים שלי.

זה מה שאני מנסה להגיד פה כל הזמן, אם אנחנו נחכה לנתונים אמיתיים

הפסדנו את המלחמה.

למרות שאין נתונים בתי המלון פתוחים וחדרי האוכל פתוחים.

לפי מה שאתה אומר - - - אני רוצה לומר - - - לפי מה שאומר סגן השר אפשר לסגור את כל המדינה וזהו, כי הוא לא יודע מאיפה באה ההדבקה,

לא מבריכות השחייה - - - רק שנייה,

תקשיב להצעה שלי. אני מבקש

למסעדות בדיוק כמו בבתי המלון ו-20 איש בחוץ. וכל פעם יבואו וינקו את השולחנות, מה הבעיה?

אוסאמה, אני אגיד לך מאיפה אני יודע. מאיפה אני יודע?

אבל יש חוקרים אפידמיולוגיים,

שהתמודדו עם מגפות ויודעים מה זה העברה טיפתית. גם על הקורונה לא כולם יודעים הכול, יש עוד המון שאלות פתוחות, אבל אנחנו נשענים - - - כן, אבל אנחנו יודעים יותר ממה שידענו.

ויש אנשים כמו איתמר גרוטו עם עשרות שנים של ניסיון, שחוקר את הדברים האלה, אנחנו נשענים על הדברים שהם יודעים, על הדברים שמעבירים בארגון הבריאות העולמי, על מה שקורה בעולם. אבל לשאלה שלך, האם משה כהן נדבק, ואין לו מושג, מהביקור שלו בבריכה, במסעדה או בעבודה קשה לתת תשובה.

והוא במקרה לא היה בחדר אוכל של בית מלון. אני רוצה לומר שלגבי הנתונים של הנפטרים, זה לא בגלל שזה מאתמול בלילה, הם מסרבים לתת את המידע - - אני אבדוק את זה. מי זה מסרב?

אתמול זה הגיע אליי בלילה ולא הספקתי לפתור את זה. ב-11 בלילה הודיעו לי על זה שיש בעיה - -- לא, היינו איתם בקשר איך שיצאנו מ - - - אני יודע, אבל אליי זה הגיע ב-11 בלילה שיש בעיה עם זיהוי, שיש לפעמים בקבוצות קטנות מאוד מאוד של אנשים שאפשר לזהות פרטים של הבן אדם ולכן אנחנו - - - עצור,

תעבירו לנו את הבקשה מסודרת, כל הבקשות למידע, אני אהיה הקונטקט לוודא. מאה אחוז, אנחנו נעביר דרכך. אם למשרד הבריאות יש סיבה שהוא לא מסוגל אנחנו

החקירות האפידמיולוגיות מתבצעות על דף, למה לא - - - לא,

זה שקר.

הן מתבצעות על דף, אחרי זה הן מוקלדות.

איתמר, אל - - - אתה לא צריך - - - בוא נבהיר את זה פעם אחת ולתמיד, הם עושים את זה על דף ואז מקלידים את זה לאקסל. לא, אז אני אגיד לך בדיוק. גם לא לאקסל. חבר'ה, אתם רוצים לדעת מה קורה?

אז אני אגיד לכם מה קורה. אני חושב שיש לי אפילו פה במחשב את סרטון ההדרכה שנעשה לאיך עובדים על המחשב למערכת החקירות האפידמיולוגיות. המערכת הזו הוקמה בפברואר,

המצב במדינת ישראל לפני שנה בערך, לפני החצבת, כשלא היו פה מגפות, 27 חוקרים, אחיות, ללא מערכת מחשב. זה היה המצב שהיה. היה חצבת, אנשים כבר שכחו, לפני שהגיעה הקורונה, וכבר המערך הזה תוגבר. בפברואר, אחרי שהתחילה הקורונה אנחנו הוספנו מערכת מחשב, שהיום זה עובד במחשב, אני אסביר תיכף מה זה הניירות, הוספנו כוח אדם שמגיע עכשיו בשיאו ל-930 חוקרים, זה לא 27. בטוח? בגיוסים. אנחנו אולי ב-780, יותר. עכשיו יש לנו 930, אבל חלקם בהכשרה. לא, לא, לא, לא, כמה עכשיו - - - אני עונה לך.

אני לא מסתיר ממך כלום. מה את לא לא לא?

אז אם זה לא עכשיו - - - עם ההכשרה 930, מספר שאני יודע לחתום עליו. כמה כרגע בהכשרה - - - והאוצר תקצב לך אותם?

הכול בסדר?

כן, חלק חיילים, חלק זה, כל מיני.

מי שרוצה להמשיך להשמיץ - - - אם אלה

מי שרוצה להמשיך להשמיץ את משרד הבריאות ולהגיד שיש רק 27 חוקרים או אחיות שעושות את זה,

אני אומר פה מעל הבמה,

אף אחד לא שקרן, כי אף אחד לא אמר את זה. יישר כוח. יפה, מברכים על זה.

שנייה, יואב, אז יש 930. אז אני אומר, מפברואר. למה האחיות כותבות? גם הלכתי לבדוק ושאלתי, כי זה הטריד אותי כי אנחנו נסמכים על הממוכן, כי הממוכן עושה את מה שהסברתי לפני רגע לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. הממוכן מוצא את הקשרים. יש שני פרקים שבהם אתה צריך לכתוב המון נתונים, מה זה שני הפרקים? אחד זה המקומות שהבן אדם היה, אתה כל הזמן איתו בשיחה בטלפון, והשני זה האנשים שהוא פגש. סתם אני אתן לך דוגמה, עדיין אין לנו, אנחנו מנסים להטמיע, אני עובד על זה שיהיה לנו ממשק עם משרד הפנים שבאופן אוטומטי כל בני המשפחה ייכנסו לתוך המערכת ולא יצטרכו להקליד. כרגע זה עוד אין, כי הקימו את המערכת,

נעשה גם את זה. אבל שני הדברים האלה, לוקח הרבה זמן.

יש חוקרים שרגילים לעבוד במחשב, עושים את זה וגומרים במחשב את הכול מיד. ויש אחיות שאומרות: אם אני אתחיל להקליד במחשב כשאני עושה שיחת טלפון עם החולה, אני אגמור איתו בעוד חמש שעות. אז הן עושות את זה על אלה הדפים שאתם

ואז הן מקלידות? לא הן, דרך אגב, אנחנו חוסכים את הזמן שלהן ומעבירים את זה לקלדנית. אני רוצה לומר שאני מברכת על זה שאנחנו נהיה, גם אם לא היום, אז בעוד כמה ימים, בגלל שהם בהכשרה, עם 930 חוקרים אפידמיולוגיים. אנחנו מעל 700 היום בוודאי.

עם 1,000 חוקרים אפידמיולוגיים ועכשיו עם הנתונים שיורדים אנחנו יכולים לנצח את הסיפור הזה. אני לא יודע אם הנתונים יורדים, יפעת, צריך להיזהר מאוד. אוקיי, גם אם הם יישארו כמו שהם וגם אם הם יעלו טיפה עם 1,000 חוקרים אפידמיולוגיים אנחנו מנצחים את - - - רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני חייב גם לגבי זה.

לא, אני חייב להגיד לך.

כי בסוף קטיעת שרשרת ההדבקה היא בתגובה המיידית שלנו וביכולת שלנו לתת - - - רגע, אני חייב להגיד עוד משהו ליפעת. ולנטרל את האנשים שהם חולים מאומתים. יושבת ראש הוועדה, אני חייב להגיד לך לקח סופר מרכזי ואני אומר את זה לממשלה,

סופר מרכזי שלי ושל שר הבריאות לאירוע. אנחנו נכנסנו לאירוע בקטע של הבטן למטה. אולי אני אשם שיש קורונה, אני לא יודע, אבל הנקודה היא כזו, מה קרה במדינת ישראל ומה קרה גם בציבור? הייתה הרגשה שהאירוע נגמר אז הציבור התחיל להתנהג בצורה מסוימת וגם המערכות מסביב, כולל משרד הבריאות, פירקו את השריר שבנו לטפל בגל הראשון. אני אומר לכם שמשימה מאוד מרכזית שהייתה לשר יולי אדלשטיין ולי במהלך החודש וקצת שאנחנו פה, זה לבנות אותו בחזרה. אז אני אומר, בוודאי ובוודאי, וזה בעיקר לאוצר, אנחנו נילחם ונעשה הכול לרדת חזרה, אסור לנו בסיטואציה הזו, גם לציבור, לא להרגיש שהכול בסדר, צריך להקפיד על המסכות ועל כל הדברים החשובים, וגם לנו למשרדים, את השריר הזה שאנחנו בונים עכשיו במשרד הבריאות ובכל המערכת,

אסור לוותר עליו. לא, אבל אנחנו דנים על הצו עכשיו. פרופ' גרוטו, אתה רוצה להשלים את ההצגה? ואחר כך חבר הכנסת ג'אבר.

יש לנו שאלות תוך כדי. זו תמונה על המצב של המסעדות בעולם בכל מיני מקומות שהיו התפרצויות. אני רוצה להסתכל במערכת הממוחשבת, אני לא כרגע אציג אותה,

אני יכול לומר לכם ספציפית, אני לא רוצה לתת שמות של מסעדות, אני רק אגיד מקומות כי אני לא רוצה לעשות שיימינג למסעדה כזו או אחרת, מאז התקופה שפתחו בחזרה את המסעדות,

אז יש לנו אירוע במסעדה בבאר שבע ב-10 ביוני עם שרשרת הדבקה של בערך 15 אנשים. אחר כך יש לנו אירוע עם שרשרת הדבקה של כ-30 איש, זה

בקרית שמונה זה באולמות אירועים. אני מכירה היטב, ברמה של השמות ומה היה שם.

אירוע נוסף - - - זה לא מסעדה. אגב, אם היו אוכפים בקרית שמונה, ויסלחו לי בקרית שמונה, אני משם אז אני יכולה להגיד, אם היינו אוכפים את זה שם כשחולה מאומתת שיודעת שהיא חולה יוצאת לאירוע משפחתי, שמה היינו

כדי שאנשים יפחדו לעשות את זה, חברים. יש לי מקרה מהבוקר של מטופלת שהגיעה חולה מאומתת לחדר כושר, לא סיפרה לאף אחד, הסתירה ועכשיו - - - חדר הכושר סגור,

זה עונש פלילי, חד משמעית. בסדר, אבל אנחנו יכולים למצוא את כל המקרים האלה? כן, הנה, אתה יודע. כבר אנחנו יודעים על שני מקרים כאלה. אתה יודע מה? פה תהיה לך הסכמה מקיר לקיר שדווקא על המקרים האלה, אם בן אדם יודע והוא עושה זה עונש פלילי, חמור. חד משמעית, היא הדביקה אולם אירועים שלם. בואו נמשיך לעוד דוגמה.

צריך גם לדאוג להעניש אותם במקרים - - - אני מסכים איתכם, אבל אתה לא יודע על כל המקרים האלה,

אבל מה שכבר תופסים אנחנו מוכנים. מספיק אחד שיספרו בתקשורת שהוא קיבל עונש, קיבל קנס גבוה, עונש פלילי, האחרים יחששו לעשות את זה בפעם הבאה. חד משמעי, זה עבירת מאסר וצריך לטפל. עבירת מאסר, צריך לשים מישהו כזה במאסר.

לא, אבל אתה - - - לא, חולה מאומת. בן אדם הגיע לאירוע אחרי שהוא קיבל בדיקות שהוא חיובי הוא יודע. אם אחרי זה הוא הלך לחדר כושר או לאירוע, אז פה אנחנו צריכים לנקוט ביד קשה.

נתתי דוגמה של מישהי שידעה, אבל יש כאלה שלא יודעים. אבל מה ההבדל בין מסעדה רגילה, פרופ' גרוטו, לבין מסעדה בבית מלון או - - - אמרנו לך עשר פעמים. כבר היינו שם. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אתה רוצה למחזר לי את הדיון?

אני אומר לך שיש כמה מגבלות, אנחנו כמשרד הבריאות, לשאלתך,

וויתרנו בגלל החשש מנזק כלכלי במלונות. אתה שואל אותי? תסגור את המסעדות בבתי מלון. ממש לא, אנחנו לא רוצים להקריס את המשק.

במקום לסגור פה, אתה רוצה חשש כלכלי במלונות אז תפתח - - - תן לי מקום אחד שאתה - - - אם אתה סוגר את חדרי האוכל בחדרי המלון אתה סוגר את בתי המלון, אתה לא סוגר רק את חדרי האוכל. ובגלל זה ויתרנו על זה. לא, אבל אתה חייב ל - - - הנה, חקירות אפידמיולוגיות. במסעדה בירושלים

אי אפשר ככה. חוסר האמון הציבורי נובע בדיוק מהפערים האלה,

אנחנו כחברי ועדה, לא

לא מסוגלים להסביר לציבור למה בחלל סגור אחד מותר ובחלל סגור אחר סגור. אם אנחנו לא מסוגלים להסביר את זה לציבור, שם נובע חוסר האמון. באשר לטיעון הכלכלי, ודאי שליבנו ואנחנו רוצים לא להביא לסגירה של בתי המלון, עם זאת יש גם את המצוקה של המסעדנים, אתה לא יכול להעמיד אחד מול השני.

אני חייב להגיד, אני מסכים במאה אחוז עם הנושא של חוסר האמון שנבנה בגלל העניין הזה, אני יכול לתת לך עוד דוגמה שבעיניי גם יצרה בלגן, זה הבריכות בבתי המלון.

ואני מבין את זה. ואני אגיד לך את הכיוון שלנו. אנחנו הלכנו לקונספט, אמרתי את זה פה מאוד פשוט וברור, מקומות סגורים צריכים להיות סגורים, חדר או חלל סגור צריך להיות סגור, לא לבצע בו פעילות ומקומות פתוחים תחת מגבלות. שלא ישתמע,

אני מפחד מאוד, אני אומר מקומות פתוחים ויתחילו כולם לעשות לא, יש גם שם מגבלות מאוד משמעותיות,

עכשיו לשאלה שלך,

אנחנו יכולים להישאר עם הקונספט הזה ובקונספט הזה להחיל את זה בלי להפריד למשמעויות הכלכליות שלו,

אנחנו לא רוצים לבלבל את הציבור, כמו שאת אומרת, כך אמרנו, ואז הגיעו ממשרד האוצר ואמרו אני מספר לך את ההתלבטות של הממשלה ושואל אותך מה את היית עושה,

ואז באו ממשרד האוצר ואמרו: תקשיב, אם אתה לא נותן לבתי המלון את האפשרות לייצר איזה שהיא אפשרות של האכלה בחדר האוכל סגרת את בתי המלון.

האם את רוצה לשמור על הקו הישר ואת סוגרת את כל תעשיית בתי המלון, מוסיפה נזק כלכלי, או שאת אומרת שבמקום הזה אני עושה ויתור בריאותי, אבל אני עושה פשרה כלכלית. למה אותו היגיון לא פעל על מסעדות?

אתה יצאת מנקודת הנחה שפסלת את האופציה שהציעה פה איילת ואחרים, של 35% - - - כי אני לא יכול, כי עכשיו - - - אתה פסלת את זה ויצרת אופציה אחת להחליט. אני אסביר לך למה.

גם גבול לכמה שאני יכול לאפשר. במסעדות, ואני אגיד את זה אלף פעמים, כשיושבים ואוכלים בוודאי בתוך החלל הסגור, ובאים מעגלים ויש מלצרית ויש טבח, יש שם הדבקות. אנחנו יודעים את זה ממחקרים, אנחנו יודעים את זה. אבל הם אמורים להיות עם מסכות. זה במצב התחלואה היום במדינת ישראל לא - - - אבל ברגע שאתה נותן להם להיות בחוץ עדיין יש לך טבח ומלצרים.

הם עובדים ב - - - אני חייבת להגיד פה משהו. אני אגיד לך מה, התפיסה הגורפת פה שבשגרה זה בסדר שיורקים לנו בצלחת, היא פשוט מזעזעת.

אין וירוס במה שיורקים לך בצלחת. אבל אני לא רוצה שירקו לי בצלחת. בסדר, אז אל תאכלי במסעדה.

אתם יוצאים מנקודת הנחה פשוט בעייתית. אם הם שמים מסכות - - - גם יש גודל מסעדה.

כשאתה יושב בחדר סגור - - - אבל גם פה אנחנו בחדר סגור וגם בבית כנסת אנחנו ב - - - נכון, כשאני לא מדבר, ואני ממליץ לכל מי שלא מדבר, לשים מסכה, כי אנחנו מדבקים בחדר הזה.

הפרספקס הזה לא מונע הדבקה, זה מקטין את הסיכויים - - - אז תורידו את זה - - - לא,

הכול פה זה עניין של הסתברויות - - - אני עם המסכה ככה כי אני מתכונן לדבר.

הכול זה עניין של הקטנת ההסתברות.

הרי בסוף אנחנו בוחנים את ההדבקה במשק, אנחנו בודקים את ההתפתחות של ההדבקה במשק. אם אני מוריד בצורה מסוימת,

כל מי שרוצה לפתוח משהו,

תנו לי משהו אחר שיוריד את ההדבקה במשק. אני חייב להוריד - - - זו אמירה נוראית, זה כאילו אתם מתמסחרים במקומות. כן, אני חייב להוריד את ההדבקה המשקית, אם לא,

אני רוצה התייחסות. אז אנחנו ניתן לחבר הכנסת ג'אבר ואחר כך ניתן לחברת הכנסת תמר זנדברג. רק עוד נקודה אחת אני רוצה לגבי המסעדות, אחרי זה נעבור לחברי הכנסת.

ואחר כך אני רוצה שאנחנו נשמע את פרופ' סגל שנמצא איתנו ועוד מעט צריך להמשיך לדרכו ואחר כך אני אחזור אלייך, חברת הכנסת אימאן. בבקשה, פרופ' גרוטו. רק נקודה אחת. במקומות שבהם מסעדות נפתחו ושראו שהייתה עלייה בתחלואה, כמו אצלנו, אז סגרו בחזרה. זה חלק מהתהליך. זה כמו שאמרתי גם בדיון אתמול, בסוף כשישבנו עם המסעדנים ניסינו מאוד ללכת לקראתם, גם לצמצם,

צמצמנו לאחד וחצי בין השולחנות, כדי שהם יוכלו להתקיים כעסק, ובסופו של יום גם אמרנו שאם תהיה עלייה משמעותית בתחלואה אנחנו כמובן נשקול עוד פעם את צעדינו וזה היה

אם מכל הדרישות שלנו אנחנו יודעים שלא יסגרו את החופים, זה טוב, ולא יסגרו את הבריכות, זה טוב, אבל עדיין אנחנו לשים בכל הדיונים האלה כבר שבועיים ויותר,

מסעדות, אולמות אירועים, יש קריטריון אחר שאפשר להציב אותו ואז הוא יענה,

רק בכיתות ובבתי הספר, אלא גם

ואני לא אומרת, אני בעד ענישה פלילית במצבים כאלה אני לא מבינה, העבירו איכוני שב"כ, למה לא משתמשים בזה? שולחים 60% מהמערערים - - - לא,

אין איכוני שב"כ על מבודדים וחולים, איכוני השב"כ זה רק למצוא את שרשרת

כל לגבי נושא של מקומות הדבקה,

ואותו דבר גם אין הבנה מספיק טובה של מה הם התסמינים שהם תסמינים של

איזה אחוז מהמגעים האלה בסופו של דבר מסתיים בהדבקה. זאת רמת הסיכון. כשאתה מסתכל רק על החיובים אין לך את המידע הזה. זה משהו מאוד פשוט - - - אתה מנטרל את הפקטור של ביצוע ההדבקה בפועל, זאת אומרת אתה אומר היה מגע, אני לא מסתכל אם הייתה

לכן הנתון של החולים הקשים הוא יותר חשוב. ואני רוצה לומר גם לגבי אחוז החיוביים שכולם מסתכלים עליו, שיואב הזכיר אותו קודם, הוא מאוד מאוד תלוי במדיניות הבדיקות שאתם משנים כל הזמן. אם הייתה מדיניות בדיקות לפני שבוע-שבועיים שבה בדקו אנשים בגלל מגעים, הסיכוי שמישהו ייצא חיובי הוא נמוך ולכן זה משפיע על אחוז החיוביים, ואם היום בודקים בעיקר אנשים עם תסמינים, זה לבד באופן טכני מעלה את האחוז ולכן אני גם הייתי נזהר מלהסתכל על הפרמטר הזה.

ונקודה אחרונה שאני רוצה להעלות והיא נוגעת אולי לצעדים הבאים שיש לנקוט בהם במידה ש - - - הבידוד של הגיל השלישי, אנחנו מכירים את זה.

הבידוד שלא אוכלוסיית סיכון שאתה מדבר עליו.

אני רוצה להגיד שפה אנחנו רואים שינוי מאוד משמעותי בהתנהגות בגל השני לעומת הגל הראשון. בגל השני אנחנו רואים שבאופן אמפירי בנתונים הציבור שהוא בקבוצת הסיכון נזהר, אנחנו רואים שהחלק שלהם בנדבקים הוא 10% בעוד שהחלק שלהם באוכלוסייה הוא 15%. זה מה ששינה את העובדה שבגל הראשון ראינו ש-3% מהנדבקים הפכו לחולים קשים וכרגע זה 2%. אני חושב שאם נצליח לחזק את המגמה הזאת, כלומר לחזק את האופן שבו אנחנו שומרים על האוכלוסייה שהיא בקבוצת הסיכון, שכמובן זה לא רק גיל, יש הרבה אנשים שעברו את הגיל והם לא בקבוצת סיכון, אנחנו יודעים גם לזהות את קבוצות הסיכון, אבל אם אנחנו נדע לשמור על האוכלוסיות האלה אז אני חושב שזה בעצם יכול להסיר באופן מיידי את האיום על קריסה של מערכת הבריאות כי אלה בסופו של דבר החולים שהופכים להיות קשים ואנחנו יודעים לזהות אותם. אפשר היה לחשוב, זה דורש הרבה מאוד חשיבה ומחשבה, אבל אני חושב שאפשר היה ללכת לאיזה שהוא כיוון של חשיבה על תמריצים חיוביים, כלומר היום מה שקורה, אם הציבור הזה של קבוצות הסיכון היום נזהר, היום הוא נזהר והוא לא מקבל שום סיוע. אם אפשר היה לבוא עם חבילה של סיוע מכל ההיבטים, ועשו את זה, אפשר לשלוח מסמך, ויש אתר בווב-סייט, באנגליה עשו מהלך כזה,

מפורט, ואני חושב שזה היה אחד המרכיבים שעזר להם עכשיו להתגבר על הגל המאוד גדול שהיה להם, עם הרבה טעויות בהתחלה. אפשר לתת תמריצים חיוביים, למשל סיוע כלכלי, עזרה בקניית מצרכים, סיוע באספקה של תרופות, כל המערך הזה ויהיו אזרחים שהיום כבר גוזרים על עצמם איזה שהוא סוג של בידוד כזה, שזה באמת מה שעוזר למספרים, אבל היום הם לא מקבלים סיוע. יש קבוצה, לפי דעתי, של אזרחים שהם בקבוצת סיכון והם לא יכולים לאפשר לעצמם מבחינה כלכלית בעצם להישאר בבידוד ויוצאים ומסכנים עם את עצמם וגם קבוצה כזאת שמה בסיכון קריסה של מערכת הבריאות. אני חושב שחלק לא מבוטל מהם,

אם היו מציעים לו אפשרות לקבל איזה שהוא סיוע יחד עם זה שהוא יותר שומר על עצמו זה גם יכול להיות מהלך שיכול להסיר באופן מיידי את הסיכון לקריסה של מערכת הבריאות. לצד זה אני רוצה להגיד שזה לא שכל השאר אנחנו פותחים את המשק לחלוטין,

אני חושב שההגבלות האחרונות שנכנסו לתוקף, בעיניי הן מאוד ראויות, המספרים של 2,000 נדבקים ביום הם מספרים גבוהים מדי, חייבים להוריד את המספרים האלה, ההגבלות צריכות להיות בתוקף, אבל אם אנחנו עושים את שתי הפעולות,

משאירים את המשק פתוח כפי הוא עכשיו, אני חושב שיכול להיות שלאור האופטימיות שאנחנו רואים במספרים האחרונים ייתכן שאנחנו כבר שם או מתקרבים לזה שמקדם ההדבקה יותר מתחת ל-1 ואז אם מצד אנחנו שומרים על האוכלוסיות שהן בקבוצת הסיכון, שהן מה שמהוות סיכון לקריסת מערכת הבריאות, ומצד שני אנחנו משאירים את המשק פתוח תחת הגבלות,

בודקים ורואים שאנחנו בכיוון הנכון, יכול להיות שמתווה מהסוג הזה הוא מתווה שיכול להביא אותנו על פני יותר זמן כמובן מאשר סגר כללי אבל מבלי לאלץ סגר כללי, אני חושב שמתווה כזה יכול להוריד את התחלואה באוכלוסייה הכללית עד למספרים של 200-100 נדבקים ביום שאפשר עם מערך חקירות אפידמיולוגיות, יותר בדיקות וכו', לטפל בו ולשמור על שגרת קורונה ומצד שני לעשות את זה תוך כדי זה שאנחנו לא נזקקים לסגר כללי. ערן, תודה רבה. אני רוצה להגיד מילה. הניתוח שלך סך הכול הוא מאוד נכון, דרך אגב הוא קורה ואני אגיד לך מה הכוונה שלי שהוא קורה. החלטת הממשלה האחרונה שבה דובר על כל הדברים שנמצאים פה בוועדה, גם קבעה שהשר איציק שמולי, נדמה לי יחד עם השרה מירב כהן, יטפלו ויבנו תוכנית בדיוק לטפל במגזר של הדור השלישי ואוכלוסיות סיכון. אני יכול להגיד לך יותר מזה,

שזה גם לקח מהגל הראשון, עושה את זה במסגרת שלנו במשרד הבריאות באותם מטופלים בבתי האבות הסיעודיים והגריאטריים. ברור לכולנו שהאוכלוסייה הזו נמצאת גם בבתי האבות שלנו, גם בדיור מוגן וגם בחוץ,

וצריך לטפל בכל שלושת המקומות האלה ולא להזניח אף ולו אחד מהם, כולל החלטה, גם נאמר, לדאוג למשלוחים, לתרופות ולמזון, שלא ייצאו מהבית. אבל יש דבר אחד שאני חייב לומר, אני מניח שאתה תהיה שותף לדעתי, בסוף אם התחלואה הייתה גם אמירה לתת לתחלואה להמשיך ורק תדאגו למגזר הזה, ואז אנחנו נהיה בסדר. את זה אני לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן - - - חשוב לי מאוד לחדד. בדיוק, עם זה אני מסכים איתך במאת האחוזים, המטרה כרגע - - - זה לעצור את הגידול בתחלואה, בהדבקות. המטרה היא להוריד את התחלואה, אני רק אומר שיש שתי דרכים, שתי אסטרטגיות, שאפשר לנקוט בהם - - - אז אני אומר לך,

זה בדיוק מה שקורה. אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה, מצד אחד מנסים לעשות הכול כדי להימנע ממגבלות שהן משפיעות על הכלכלה, מתמקדים באוכלוסיות הסיכון בכל מה שאפשר, אבל יוצאים מהנחה בסיסית

אין מצב כזה לבודד אותם ולחשוב שאנחנו מונעים את ההידבקויות האלה. המטפלים שלהם, המבקרים שלהם, המשפחות שלהם, בסוף חייבים להוריד את התחלואה ועל זה לא נוותר. יואב, הנקודה המרכזית שלי היא בעצם שבמקום אסטרטגיה של סגר כללי, האסטרטגיה שאתה יכול לנקוט בה היא שאתה חייב עוד יותר לחזק את ההגנה על קבוצות הסיכון, אבל תוך באמת סיוע - - - אנחנו עושים שם את המקסימום. וכמובן אנחנו מדינה דמוקרטית, שום דבר לא בכפייה, הכול מתוך בחירה ורצון וכו', אבל תוך מענקי סיוע ותמיכה וכו'. אני חושב שאם אתה עושה את זה עם סיוע שהוא מספיק אתה תקבל גם היענות. אתה רואה את זה בנתונים שהציבור, גם מבלי לקבל היום סיוע, שהחלק שלהם בנדבקים הוא משמעותית ירד.

ואני חושב שבאסטרטגיה הזאת יש את שני הצדדים, הצד השני הוא חד משמעית שאתה חייב להוריד את ההדבקה. אנחנו נדבר אחר כך, ערן. תודה רבה, פרופ' ערן סגל. קודם כל תודה רבה על הדברים ועל הפריסה הרחבה של

אני רק אומר שבהגנה על הגיל השלישי אז דווקא במגבלות שעכשיו יושבים כאן על השולחן אנחנו בעיקר פוגשים מגבלות על הצעירים מאשר על הקשישים. אתמול גם בדיון אמרנו שאפשר לייצר מערך שבו אנחנו מאפשרים פעילות בשעות מסוימות רק לקשישים. הבריאות שלהם והנפש שלהם והבריאות הפיזית שלהם שנתמכת על ידי פעילות ספורטיבית שאנחנו מעודדים אותם ללכת להליכות ועל ידי שהות בבריכה, הרבה מהם הולכים ושוחים

עם מאמנים, אני לא מדברת רק ברמה של הפאן,

אבל אני אפילו לא שם, ולייצר איזה שהוא מנגנון שאנחנו כן מאפשרים להם להיות בזה תוך כדי שאנחנו מגנים עליהם.

ללכת עכשיו ולייצר מגבלות דווקא על האוכלוסייה הצעירה זה קצת אנטיתזה למה שעולה כאן. ותמיד שמענו שהמטרה היא להגן על האוכלוסייה המבוגרת.

באמת האוכלוסייה המבוגרת יודעת לשמור על עצמה יותר טוב, אז אנחנו כן צריכים קצת לשחרר יותר בצעירים ובזה אנחנו לא נגיע למספרים,

אתה שמעת את הדיון, אסור לך להיות במספרים האלה. אני לא בעד, אבל עוד פעם,

פה מאזניים, העניין הבריאותי והעניין הכלכלי, ואנחנו צריכים לקבל החלטות. החלטות קשות, כבדות משקל, אבל אנחנו חייבים לקבל אותן. כן.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב, הבטחתי לה את רשות הדיבור. בבקשה. מכל הדיונים, גם אתמול וגם היום, לצערי הרב אנחנו רואים שעדיין אנחנו לא מתנהלים בצורה שאפשר לקרוא לה ממוקדת שמבוססת ממש על נתונים שיש עליה הסכמה של כולנו ורואים דעות שונות. משרד הבריאות מציג משהו אחד - - - הגיוני שיהיו דעות שונות, בשביל זה אנחנו פה. אוקיי,

אני האמת תוהה ושואלת על אותו רקע, איך קובעים מקום מסוים שאפשר לפתוח ומקום אחר אי אפשר לפתוח. למשל אם אנחנו אומרים שאפשר לפתוח חדרי כושר אז למה אי אפשר לפתוח סטודיו? אי אפשר, לא זה ולא זה. כרגע לא זה ולא זה. אוקיי, בריכות. בריכות וים סיכמנו. חבר'ה, לא נחזור על הדיון. אבל תחת מגבלת התקהלות, אסור להתקהל. ברור, תחת התו הסגול.

הכול תחת מגבלת התקהלות והכול לפי תו סגול אם אתם צריכים,

ומסעדות, אמרנו רק מסעדות, כאילו שיש להם אפשרות למקום פתוח,

גם לא נותנים מענה, למרות שיש אפשרות לשמור על התו כמו שצריך בתוך המסעדות. ועוד דבר, אנחנו לא נוותר על זה, אנחנו בעונת החתונות ויש חתונות שעושים סעודה באולמות פתוחים. אז מה ההבדל - - - בשום פנים ואופן, זו תקלה חמורה. לעשות עשרות אנשים בסעודה, כך המגזר,

אסור לכם לעשות את זה. אתם רוצים שאנשים ימותו במגזר?

אנחנו לא רוצים ש - - - תעצרו את זה. אתם מנהיגי ציבור, יש לכם אחריות. אין חתונות של מאות אנשים, ולא עושים את זה בבית פרטי ולא עושים את זה ברחוב ולא בשכונה ולא עושים סעודה של מאות אנשים. אתם תהרגו את הציבור שלכם, תוכיחו מנהיגות.

אל תאשים אותנו בזה שאנחנו רוצים - - - אם אתם מבקשים שהם יאכלו כולם ביחד אז אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים. אבל מה, אתה רוצה, להחליף את העם? היא משקפת לך מצב שצריך לטפל בו ביחד - - - אני משקפת בדיוק מצב גם של בעלי האולמות - - - תובילו ותנהיגו ותמנעו את האירועים המסוכנים האלה. אז תיתן,

לאותם בעלי אולמות פיצוי כספי כמו שצריך כי הם קורסים. בסדר, את הביקורת הזו המשרד מקבל. הם כבר קרסו.

זה לא רק הבעלים של האולמות, זה גם המשפחות, המשפחות של העובדים בתוך האולמות. חד משמעית.

אי אפשר. ואתה יודע מה קורה?

שסגרנו את האולמות, מקום שהוא יכול להיות מפוקח, לפקח עליו כמו שצריך, ואנשים עושים בבתים.

את זה צריך לעצור. איך לעצור? תגיד איך אפשר לעצור? קודם כל עם זה שאתם תובילו ותסבירו שזה מסוכן, שאנשים לא יעשו את זה.

צריך לעשות נוהל מסודר,

שאנשים יוכלו לחיות כמו שצריך ולעשות את האירוע כמו שצריך בתנאים המיטיבים - - - סגן השר, אני מזכירה לך כמה חברי כנסת מהקואליציה השתתפו בהפרות של אירועים,

אוקיי, חברת הכנסת תמר זנדברג, אנחנו לא בדיון הזה עכשיו. לא, אבל לא צריך להשתלח, לא בציבור ולא בנציגיו.

זה לא רלוונטי, אני רוצה לומר פה משהו.

ההשוואה בין מסעדות לסעודות זה אותו דבר, תאמיני לי, אותו דבר, ויש אפשרויות.

אנחנו בסוף ניהלנו פה שעות על גבי שעות של דיונים ואנחנו ראינו כולנו שהסיפור של אירועים משפחתיים הוא סיפור כואב. במקום הזה, אני חושבת שזה אחד המקומות הבודדים שאפילו יש נתונים אמיתיים - - - אין בעיה, אבל שיתנו פתרון. אני מסכימה איתך וגם סגן השר אמר שהוא מסכים ואני יודעת שיש דיון עכשיו בוועדה אחרת - - - לא, אמרתי, אמרתי שאני יכול לקבל הערות כאלה, אבל לא לקבל הערות: תנו לנו לאכול בחוץ ביחד.

הסיפור הכלכלי והפיצוי שצריך להיות גם לבעלי האולמות וגם לזוגות הצעירים הוא קריטי, הוא דרמטי, אנחנו צריכים להילחם עליו ואנחנו נעשה את זה, אבל מבחינת המגבלות אנחנו הבנו שיש באמת קושי בסיפור של אירועים משפחתיים. ידענו את זה כבר לפני שבועיים וכבר אפשרנו את הסגירה שלהם. אני כן מצפה שאנחנו נייצג את העמדה הזו גם כלפי חוץ ולא נקבל בשוויון נפש כאלה שמוצאים להם דרך עוקפת לעשות את האירועים האלה. כולנו משלמים על זה מחיר,

כי בסוף אנחנו רואים את הנתונים ואז צריך לסגור - - - דרך אגב, ללא כל קשר למגזר כזה או אחר, אני אומר לכל הציבור, לא לעשות חתונות פיראטיות בבתים עם עשרות אנשים, לא לעשות ארוחות של עשרות, אלה הדברים שחייבים להפסיק, זו התקופה. מי שממשיך לעשות את זה, בוודאי שמענו גם על מקרים קיצוניים של חולי קורונה שהולכים ומסתובבים,

אבל מי שעושה את זה - - תפעילו סנקציות. - - יש שם חולים שלא יודעים שהם חולים ואלה אירועי הדבקה המוניים שצריך לעצור. יפעת, אני רוצה לומר משפט לגבי מה שנאמר פה לגבי הזוגות הצעירים. אני העליתי היום, זה כרגע בנשיאות, בקשה לדיון דחוף בנוגע לזוגות הצעירים.

זה בהיבט של - - - לא, שחשוב להתייחס לעניין הזה. סגן השר גם צריך לצאת ואני כן רוצה שאנחנו ניתן את מה שאנחנו רוצים כוועדה, אנחנו נהיה מוכנים לחכות קצת, לראות איפה אנחנו יכולים להגיע להסכמות.

אני רוצה להעלות שלושה נושאים.

פתחנו. לא, הגענו להסכמות. אני לא נוגע במה שהמאבקים הסתיימו.

אני מבקש עוד הפעם, למרות מה שאמר פרופ'

למרות מה שאיתמר אמר, אני מרשה לעצמי להגיד איתמר, לחשוב כן על מסעדות. יש מסעדות גדולות, יש מסעדות שאפשר להושיב בחוץ. אנחנו אישרנו לבתי המלון 35% תפוסה בחדרי האוכל ואני מבקש, דורש, ואני מציע גם לחבריי להצביע נגד הממשלה בעניין הזה, אנחנו צריכים לפתוח את המסעדות עם 35% בפנים תפוסה ובין 10 ל-20 איש בחוץ בהתאם לשטח המוצע באוויר הפתוח. לא, בחוץ לפי התו הסגול, אני לא רוצה להגביל. לפי התו הסגול, מתאים לי, גברתי. על זה כולנו,

אני מבקש, יש כאן ויכוח גדול על נושא חדרי הכושר. בשבוע שעבר הצבענו בעד ואני לא יודע איך התפתח הדיון, אני יודע מה דעתי, אבל כדי שהדיון לא יסתבך אני מבקש פעם נוספת להפריד את מכוני הפילטיס,

18 על שטח ענק שמגיעות לשם ילדות בנות 14, 16, רוקדות והולכות. אנחנו זורקים את הילדים לרחובות. הכוונה לסטודיו? כן. אני נגד הסגירה של הסטודיו, סטודיו C למינהו, מי שרוצה לסגור את עצמו ולקבל מהממשלה שיסגור, זה לא אכפת לי, אני רוצה להחזיר את המשק לגלגלים שלו, אני רוצה להחזיר את המשק לשפיות. לכן אני מבקש, גברתי, להפריד את הסטודיו.

חוגי ילדים ששם אין הדבקות? הסטודיו, מכוני הפילטיס, להפריד להפריד להפריד. כמה פעמים אני מבקש. מיקי, מה עם חדרי הכושר? רגע, אני קודם כל רוצה להפריד כי יש כאן ויכוח גדול עם חדרי הכושר שננהל אותו. אני בעד, אבל יש ויכוח גדול, אבל להכניס את הפילטיס והסטודיו האלה יחד עם חדרי הכושר, זה לא בכפיפה אחת אפילו. נושא אחרון, זריז, מהר. אני מבקש בהתאם לתו הסגול לפתוח מוזיאונים. המוזיאונים - - - יש פה עמדה של משרד התרבות, אני מיד אקריא את זה. המוזיאונים, גברתי, בפני קריסה. דיברו איתי על העניין הזה, הם מקבלים

מהממשלה, אבל כל הכסף הוא מהחוץ.

אני אקריא את עמדת משרד התרבות שתומכת במה שאתה אומר. מצוין, תודה. פשוט כי אני רוצה להרוויח את סגן השר ואת מה שאנחנו רוצים לבקש ממנו כדי שאם נצטרך גם לצאת להפסקה בינתיים כשהוא יקיים את השיח עם הממשלה שזה יהיה. אז עמדת משרד התרבות והספורט, אני מקריאה מה שהם שלחו לי: אנחנו עובדים סביב השעון כדי לדאוג שהמוזיאונים יישארו פתוחים. סגירת המוזיאונים בסופי שבוע משמעה מכה אחת יותר מדי עבורם. אנחנו בדיונים מול כלל הגורמים בממשלה ובראשם עם משרד הבריאות, המל"ל וראש הממשלה כדי לוודא שככל שתתקבל החלטה לגבי פתיחה בסופי שבוע במתכונת כזו או אחרת דינם של המוזיאונים להיפתח גם כן. המוזיאונים פועלים כיום במתכונת זהירה ביותר, מדובר בחללים גדולים שבכפוף למגבלות התו הסגול לא מהווים מוקד הדבקה. אנחנו גם יודעים שהתרבות במוזיאון,

זה לא שיש התקהלות, והיא מאוד אינטימית - - - אתה לא מגיע שם - - - מצוין, תודה רבה לך,

אז זו בקשה של משרד התרבות כפי שהם שלחו לוועדה, הם פשוט לא הצליחו לעלות בזום. יש לי שאלה מאוד חשובה.

ואז אני רוצה לסכם בשביל השר כי אני רוצה שיהיה לו זמן לטפל בזה.

יש לנו בחוק הבחנה לגבי מתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם ומיועדים - - - לא, אנחנו מדברים בלי מגע, אנחנו מדברים על המוזיאונים שהיום הם פתוחים, האחרים כרגע לא פתוחים, זה דיון בפני עצמו. שאלה מאוד חשובה שאני רוצה לקבל תשובה, כמה זמן היום לוקח מרגע שבן אדם מקבל הפניה לבדיקת קורונה עד שהוא מקבל תוצאה, מה הזמן עכשיו? חברת הכנסת מלינובסקי, שאלה מצוינת, לא קשורה לצו.

אני מקבלת הרבה טענות שלוקח לאנשים ארבעה-חמישה ימים עד שהם מקבלים הפניה ועד שהם מקבלים תוצאה. אם אנחנו באמת מתעסקים עם המגפה ואנחנו באמת מתעסקים בזה ואנחנו רוצים לקטוע את שרשרות ההדבקה את לא תוכלי לעשות את זה לעולם אם זה לוקח חמישה ימים.

צריך חקירות אפידמיולוגיות - - - זה מאוד השתפר. גברתי, אני חיכיתי לזה הרבה זמן. כל הדיון הזה לא שווה ואנחנו לא נוכל להילחם עם כל הדבר הזה, במיוחד בחורף, אם לא נקצר את הזמן עד למינימום. מה קורה עכשיו? חברת הכנסת מלינובסקי, יש לנו מחר דיון שלם על זה, מבטיחה לך שאת תפתחי אותו. לא, אני רוצה עכשיו לקבל תשובה,

אם היום הממשלה רוצה לסגור הכול ולסגור ולסגור ולסגור ומצד שני לוקח למערכת חמישה - - - בינתיים יכולים ל - - - את זה ולפתוח. גברתי, סליחה, גם לי יש זכות דיבור פה, בסדר? אני רוצה לקבל תשובה מאוד ברורה. זה תמיד יש לכולם, רשות דיבור יש לך עכשיו. תודה. רשות דיבור לא מבקשים, לוקחים, אז אני לוקחת. אני רוצה לדעת כמה זמן לוקח מהתחלה ועד הסוף, כי אי אפשר מצד אחד לסגור ולשים הגבלות ומצד שני לא לטפל בבעיה הזאת.

זה דבר ראשון. כי אם אנחנו באמת שם הזמן פה הוא דבר קריטי. דבר שני, אני לא מצליחה להבין

סניף בנק, אחלה, בואו נסגור את כל הבנקים, גם שם אנשים מגיעים רנדומלית, הם עומדים בתור.

מתי נסעת בפעם האחרונה? סביר להניח שמזמן מזמן מזמן, אמא שלי כל יום שם, אני מקבלת חוויות. קודם כל צפיפות, מגע, כולם נוגעים באותם דברים. אם כבר גם זה אפשר לסגור. לא הצענו את זה. סניף דואר. היית פעם בדואר? עמדתי שם פעם שעה בתור כדי רק להיכנס. חבל לך על הזמן, מקום הדבקה פר-אקסלנס. אבל עם מסכות - - - תסגרי עכשיו חצי מדינה. עכשיו אני אגיד לך, פרופ' גרוטו, בן אדם שכבר בא למסעדה ויש שם את בעל העסק שהוא רוצה לעבוד, הוא רוצה שהעסק שלו ישרוד, אני רוצה שהאחריות תהיה על בעל העסק, שהם יעמדו בכל התנאים ואז אנחנו באמת - - - זה כבר מעוגן, יש לזה צו שלם.

בגלל זה אני מבקשת - - - חברת הכנסת מלינובסקי, יש לנו פה סוגיות דרמטיות על השולחן שאני רוצה לפתור אותן מול הממשלה לגבי סגירה ופתיחה שלהם.

אני רק מסבירה למה אני חושבת שברגע שיש לך אבא ואמא כמו מסעדה, כמו חדר כושר, כמו סטודיו, שרוצים לעבוד, הרבה יותר קל לפקח ולשמור על הכללים כי אותם בעלי עסקים יהיו כמו לביאות שם כדי לשמור על הכללים. ודבר אחרון, מה ששמעתי פה, וזה באמת כל כך לא בסדר זה אפילו לא מילה, זה זעזע אותי שאנשים יודעים שהם חולים, לא חולים, יש להם נגיף, קיבלו תוצאה והולכים לחתונה או לחדר כושר. פה אני באמת פונה ומבקשת מסגן השר - - - אנחנו נטפל במקרה הספציפי הזה. בדקתי, היא הודיעה לבעל העסק ובעל העסק בא אמר לה: בכל זאת תמשיכי לעבוד. זאת אומרת גם בעל העסק הוא אנחנו - - - אבל זה להעניש. אני מבקשת פה - - - רק שנזכור שמשרד הבריאות זה לא משרד הבט"פ, יש אכיפה, יש משטרה, אנחנו נעביר את הפרטים. אל תאשימו אותנו בחוקי בתי משפט, חוקי אכיפה, זה אנחנו לא שם.

קודם כל אנחנו לא מאשימים אתכם,

אתה הרגשת כמו נאשם כאן? לא, אני נהנה לקבל ביקורת, אבל - - אני פה דווקא לצדך. אני מבקשת - - - - - אני לא הולך לדאוג למעצרים. אני אעביר את המידע. אדוני, תן לי לסיים. אני יודעת שאתה אוהב להתפרץ. אני מתנצל, את אף פעם לא הפרעת לי פשוט. לא, לא, אף פעם. אני מבקשת מכם, תביאו אפילו לפה, לכל ועדה שאתם רוצים, ענישה מחמירה ביותר כי זה כבר משהו, כפי שאמרת, בגדר של פשע. בזה אנחנו נתמוך. זאת אומרת מצד אחד - - לדעתי זה קיים, אבל בסדר. - - אנחנו רוצים לפתוח מה שאפשר לפתוח ולא הבנתי למה אני לא יכולה ללכת בסוף שבוע לגן חיות עם הילדים בשבת,

אם זה גן חיות פתוח, באוויר הפתוח, לא הצלחתי להבין. אז בואו נשים את זה על השולחן. וחדרי אוכל במפעלים. כתבתי הכול. אני רוצה להתכנס, אנחנו לא נצביע עכשיו, אנחנו נאפשר לך לנהל שיח עוד על הדברים האלה, אם נצטרך נדבר על זה בחוץ, מה שיש כאן הוא כזה, ים ובריכות יש לנו הסכם, הממשלה גם קיבלה את המתווה, זה בסדר. לגבי המסעדות, אנחנו כן רוצים שאתה תדבר עם מי שצריך כדי שאנחנו נאפשר להם גם,

25%, צריך להשאיר להם את האופציה לעבוד בפנים, אפילו בתנאים אחרים. אני חושבת שאם אנחנו נגיד 35% בפנים וזה יהיה רוחבי, זאת אומרת לא משנה איפה ומתי וזה יהיה העיקרון המסדר גם לציבור יהיה יותר קל להבין את זה וליישם את זה.

הנושא של האטרקציות התיירותיות, במיוחד שבאילת אנחנו פוגשים את זה בצורה מאוד חריפה, העיר אוכלת מזה, זאת אומרת זה מקור הפרנסה שלהם, אז לראות איך אנחנו נותנים לזה את המענה. יכול להיות שאפשר לשנות אולי את ההגדרה של מתקני שעשועים.

כי הם מוגדרים ברישיון מתקני שעשועים - - - גם, אבל.

באילת עם האטרקציות התיירותיות הם לא יכולים לעבוד כל השבוע כי הם כאילו מתקני שעשועים, אז את זה אמרו שיפתרו

אני לא מדבר עכשיו מה נחליט או לא, אני מנסה להבין משפטית מה ההבדל בין אטרקציה באילת לאטרקציה במקום אחר. לא, בגלל זה אני אמרתי. לא, זה לא רק באילת, בכל מקום.

נירה העלתה את הסוגיה של מתקני שעשועים ואטרקציות באילת שזה צריך לפתור משפטית, לא קשור עכשיו. לא, קודם כל בריאותית צריך להחליט. לא קשור, כי האטרקציות התיירותיות פועלות במשך השבוע, רוצים לסגור אותם בסופי השבוע. ברישיון עסק כתוב מתקן שעשועים - - - חבר'ה, בואו נעשה סדר בשיח. חשוב שהדברים יהיו ברורים בשיח. אטרקציות תיירותיות פועלות במשך כל השבוע, בסופי השבוע רוצים לסגור אותם. אבל זה נקרא מתקן שעשועים בחוק. זו בדיוק הבעיה. הכוונה היא לא לאטרקציות - - - תקשיבו, לא נגיע ככה לשום מקום, באמת אני אומרת, כי יש פה הרבה מאוד ניואנסים שאם אנחנו לא נסביר אותם פעם אחת בצורה ברורה אנחנו עוד פעם נתערבב. אני עושה סדר. אטרקציות תיירותיות יכולות לפעול כל השבוע, בסוף השבוע הן אמורות להיסגר לפי הצו. אנחנו מבקשים שגם בסופי שבוע האטרקציות הללו יפעלו על פי התקן כדי לאפשר באמת פיזור במרחב, שאנשים לא יהיו תמיד רק במקום אחד. אני יודעת שבצפון פתחו ואני מאוד מאוד שמחה, צריך לאפשר את זה בכלל בארץ. אנחנו יודעים שגם גן החיות - - - מה? מה זה יודעת שבצפון פתחו? תבדוק את זה, אני אמרתי לך את זה. אני בדקתי את זה משפטית, אין דבר כזה. מי שפתח בסוף השבוע פעל בניגוד לצו.

הצו הוא לא - - - לא, בסוף השבוע זה לא היה סגור עדיין. בסוף השבוע הזה עדיין לא?

כן, אז אנחנו מבקשים - - - בסוף השבוע הזה גם הים וגם זה היה פתוח.

הבנתי שהגיעו אתמול להסדר, להיפך,

אנחנו רוצים שהאטרקציות האלה יהיו פתוחות - - גם בסוף השבוע. - - כדי לאפשר לאנשים יותר מקומות ללכת אליהם ולא להיות מכווצים רק במקומות מסוימים. אז אולי, גברתי, נחזור על הרשימה. רגע, רגע. כולל גן החיות שדיברו אתמול, שאפשר לעשות מסלול רכוב. זאת אומרת יש פתרונות שיאפשרו לאנשים להגיע בלי שאנחנו מסכנים אותם. זה לגבי האטרקציות. הסיפור הייחודי של אילת זה שהם כיום לא יכולים לפתוח בכלל את האטרקציות התיירותיות שלהם כי הם מוגדרים, כמו שנירה אמרה, מתקני שעשועים. פה צריך לטפל ב - - - יפעת, אני דיברתי על זה עם מיקי בחוץ, זה מה שניסיתי לומר. דיברתי על זה מקודם עם יושב ראש הקואליציה, גם לגבי אילת וגם לגבי בכלל - - - אבל אני מרכזת לו את זה עכשיו.

הוא כבר דיבר על זה עם ראש הממשלה, הוא מחכה לתשובה, זה מה שאני רציתי לומר.

אני שמה את זה על השולחן כדי - - - אני חייבת להגיד משהו. החוק שלנו לא מגדיר מהי אטרקציה תיירותית, וזה חשוב לומר, יכול להיות שיש מקומות - - - אני יכול להסביר כי אני עסקתי - - - חברים, טפלו בזה משפטית, אותי לא מעניין איך אתם עושים את זה. אותי מעניין שזה יקרה. מצדה היא אטרקציה תיירותית כשהיא באוויר הפתוח. אני מכיר את ה

המכניזם לא מעניין אותי, מעניין אותי - - - אנחנו קבענו קריטריונים, בעצם מה שקורה זה שיש אטרקציות כמו רכבל, כמו נסיעה בג'יפים, שבזה לא הייתה בעיה, אישרנו לפי תו סגול. עכשיו הגיע העניין של האטרקציות באילת שהן בעצם נופלות בקטגוריה של מתקני שעשועים, כי נסיעה בג'יפ זה לא מתקן שעשועים, זה דיון אחר, ולאלה יש פתרון שאנחנו מסכימים בתנאי שזה לא יהיה לילדים קטנים, שממילא ילדים לא משתמשים במתקנים האלה, אלה מתקנים מפחידים מדי בשביל ילדים, והמגבלה השנייה, מהי המגבלה השנייה? מה זה ילדים קטנים? על איזה גיל אנחנו מדברים, גיל 3, גיל 5?

אתה עושה טעות, אל תערבב את זה. די, עזוב. אנחנו נעשה דיון, יפעת - - - למה? אבל ילדים דווקא למטה הם פחות מדביקים.

אנחנו נעשה דיון ונבוא מסודר.

הוא יבוא עם מסקנות ואנחנו נביא את זה ונציג את זה ונעבוד בצורה מסודרת. אז לגבי האטרקציות, מה שדיברה חברת הכנסת הילה וזאן, שדובר גם עם יושב ראש הקואליציה, אתם תבדקו את זה ואנחנו ניתן זמן עד שנתכנס - - - עכשיו זה דיון על הצו. יש הפרדה בין האטרקציות התיירותיות בחוץ באוויר הפתוח לבין כאלה שבפנים, יכול להיות שתמצאו איזון בעניין הזה.

אני מדברת על גן חיות, אני מדברת על איזה שהוא מ שהו - - - הקייקים, הרכבל בחרמון ובמנרה. על זה דיברנו אתמול וזה מה שביקשתי שיבדקו.

ואומרת חברת הכנסת הילה וזאן שגם יושב ראש הקואליציה כבר יצא לבדוק את זה ואני רק שמה את הדברים מסודר. בסוף מכל הדבר הזה אנחנו רק נבלבל. תודה רבה אם את מתכננת את זה. הנושא של חדרי האוכל במפעלים שבהם אין חדרים לאכול, גם כן על אותו משקל של 35%. אגב, אתם יכולים גם לקבוע שהם יאכלו בקפסולות. אבל הם כבר בקפסולות, הם במפעל במשמרת, אותם אנשים באותה משמרת כל הזמן.

רק חידדת.

כל מה שיש פה זה אתם אמרתם, אני רק אוספת ומסכמת. יש לי הצעה. אולי מסעדות שאין להן חלק חיצוני - - - לא, אל - - - לא,

צריכים להיות פרגמטיים. אבל לא לנהל ככה משא ומתן, אנחנו צריכים להעלות את הרף, אנחנו רוצים 35%,

אנחנו רוצים שבפנים הם יהיו 35%. אנחנו לא במשא ומתן.

הדבר האחרון. אני רוצה לומר לכם משהו לגבי חדרי הכושר. אנחנו כבר שמענו את החבר'ה, בגלל זה אנחנו לא מעלים שוב, אבל מאתמול בערב גם חבר הכנסת רזבוזוב וגם אני קיבלתי הרבה מאוד פניות שהם בעצמם לא תמימי דעים לגבי כן לסגור או לא לסגור, בטענה שגם הזיגזג הזה של פתיחה סגירה פוגע בהם כלכלית וגם המתווים החדשים לא מאפשרים להם בעצם להתקיים ולקיים את הפרנסה שלהם. העניין שמנגד, אנחנו לא יודעים איזה פיצוי יהיה שם. מה שאני מבקשת, יואב, זה שאנחנו נראה אם אנחנו כן יכולים, לפחות גם כל אלה

שהם כן יוכלו לקיים את זה. דבר שני, אם הם יכולים גם לקיים את החוגים בחוץ,

יש הרבה מאוד אנשים שאומרים: אנחנו - - - יפעת,

יואב, תשמע, רגע, רגע, רגע. אני אמרתי לך לפני רבע שעה שאני צריך ללכת ואתם מושכים אותי ומושכים אותי. אני לא יכול, אני צריך ללכת. אני רוצה לעשות לך סדר. אז תעשו סיכום ועדה. אני מבקש ככה - - - גם על חדרי כושר. לא, אנחנו רוצים להצביע היום. תביאי לי סיכום ועדה עם הנושאים וזהו.

שיגידו מה הם רוצים ואנחנו נחליט אחרי זה אם כן או לא. תביאי לי סיכום. אז אני מדברת איתך בטלפון בעוד כמה דקות. מה קורה עם המסעדות מחר בבוקר?

אני רוצה שחברי הוועדה ישמעו כדי שהם יוכלו להחליט ושזו תהיה החלטה של כולם. בבקשה, קרן. אני רק אגיד דבר אחד. אני יודעת שיש חילוקי דעות ויש גורמים שחושבים שצריך להישאר סגורים וליהנות ממתווה של פיצוי, אני אומרת לך שזה לא מהווה אפילו עשירית מהענף. אם יש מישהו שבמתווה הזה רוצה להישאר סגור, בדומה למסעדות יישאר סגור וייהנה מהפיצוי. על אחת כמה וכמה, אנחנו נוכל אפילו בדרך הזו אולי להקטין את כמות האנשים בחדרי כושר. אני אומרת לך שאני מייצגת כמות אדירה של מועדונים, סטודיואים וחדרי כושר שרוצים להישאר פתוחים כי המים חייבים לזרום במערכת. אני אגיד יותר מזה, שום דבר לא השתנה משבוע שעבר בנתונים, לא שמשרד הבריאות הציג ולא שהרופאים המומחים הציגו. אני אגיד יותר מזה, אנחנו גם רוב השבועיים האלה היינו פתוחים בזכות הוועדה, כך גם הקיטון בתחלואה לא קשור לעובדה שהיינו סגורים. אני מבקשת מחברי הוועדה לא להשאיר אותנו בלי אוויר, אני מבקשת מכם לתת לנו להיפתח. אם יש מישהו מחדרי הכושר שרוצה לסגור שיסגור את שעריו, זה בסדר, אני בטוחה שיהיו מוכנים לתת לו את הפיצוי שהוא מבקש, אבל לפחות תנו לנו באופן וולונטרי את האפשרות לפתוח את חדרי הכושר. לא ייתכן שבגלל אדם אחד שמייצג כמות מאוד קטנה של חדרי כושר יש פתאום אמירה בוועדה. בהינתן העובדה שכלום לא השתנה אני לא רואה סיבה שהוועדה תצביע אחרת.

תודה רבה, קרן. אנחנו נשמע את ירון, חשוב שהוועדה תשמע את כולם, אנחנו נקבל את ההחלטות אחר כך בהתאם. בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. נשמע את ירון.

כי אתה סימנת לי, אז חשבתי שאתה רוצה לומר לפני שאני עוברת אליו. יש הרבה במה שהיא אומרת. יש ויכוח אמיתי. אני גם כן מאתמול קיבלתי את כל הפניות האלה. אוקיי. בבקשה, ירון סלע. כי אנשים כבר אומרים,

ברכבת ההרים העסק לא יכול לשרוד, עכשיו אתם תפתחו ומחר הם שוב יסגרו אותם. בגלל זה אני מעלה את זה פה כי אתם הבאתם את זה לשולחן הוועדה. ירון

אבל שלא יהיה מצב שבעוד יומיים שוב פעם יסגרו שפותחים וסוגרים ופותחים וסוגרים. רוב חדרי הכושר מעוניינים לעבוד. רבותיי, אם יורשה לי לדבר, אני הבעלים של רשת סטודיו C ואני מייצג גם כמה עשרות ומאות סטודיואים, אם אני אקבל את רשות הדיבור אני אשמח. מי אדוני? אני דורון כהן, אני הבעלים של רשת שנקראת סטודיו C, 35 סניפים, עשרות אלפי מנויים, מאות עובדים ואני גם מייצג פה את הוועד של העסקים בענף, ועד שהוא עמותה, לדעתי העמותה היחידה שפועלת בתחום הזה ואני למעשה כרגע רוצה לייצג בעיקר את הסטודיואים שהם רוב אדיר בענף. אוקיי, בבקשה. אז כמובן כמו כולם גם אנחנו רוצים לעבוד ובשמחה וזה בדיוק מה שאנחנו באים לעשות בעולם הזה,

לוקחים סיכונים. כמו שהדברים מתנהלים כרגע יש כל כך הרבה, מאות סטודיואים, שפתיחה בתוך רכבת ההרים הזאת פשוט תרסק אותם. לא כולם זה עסקים גדולים כמוני או כמו הולמס פלייס,

או עסקים אחרים שהם גדולים שיכולים אולי לשרוד. יש מאות עסקים שהם במידל, שהם אמצע, שכל הגבלה מעבר להגבלות שכבר הטילו עלינו עד עכשיו, שגם הן לא מאפשרות להתפרנס, ואנחנו למעשה חיים מהיום למחר כי כל יום יש גם סיפור חדש ועניין חדש, אז זה לא יאפשר לאנשים לחיות,

זה יהיה המצב. את זה גם צריך לקחת בחשבון, אי אפשר להתייחס לענף הזה כאל איזה ענף אחד, יש פה סטודיואים קטנים, כמו שאמרה יושבת ראש הוועדה קודם, חמישה,

חדרי פילטיס, זו התייחסות אחת. יש המון עסקים באמצע שצריכים לחיות על האחד לשבע שנתנו עכשיו, שהוא גם קשה מאוד, אבל יכולים להסתדר, ויש עסקים גדולים שיש להם מרחבים של אלפי מטרים שמבחינתם גם לעשות בחוץ או גם לעבוד ביחס של אחד ל-20 יכול להיות לגיטימי. אז לא יכול להיות שההחלטה תהיה גורפת. אם כבר דנים אז בואו תחלקו אותנו. זה כמו להשוות, לצורך העניין, בתי מלון למסעדות,

דורון, מה אתה מציע? אני מציע, אם אתם משאירים פתוח אז תתחייבו שזה נשאר פתוח, תעצרו את רכבת ההרים הזאת. אין להתחייב, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז אם אתם פותחים עכשיו וביום ראשון או ביום שני הממשלה תסגור אז לא עשינו כלום כי כל פתיחה וסגירה כזאת וההפחדות של האנשים, גם בתקשורת, אני שומע את משרד הבריאות פה, הרי אנשים לא מאמינים בזה, אנחנו משכנעים אותם בכוח. הרי היום בערב נראה בתקשורת עוד פעם שכולם מפחידים, נדבקים ואנחנו נאבד עוד עשרות אחוזים מהמתאמנים שלנו. אז אתם פשוט מחסלים את כל העניין הזה. סליחה שאני מתערב, עם כל הכבוד אנחנו רוצים לפתוח ולעשות איזונים. הוועדה הזו - - - מיקי, עם כל הכבוד, יש לי 800 עובדים שאני רוצה לפרנס אותם ועשרות אלפי אנשים שאני רוצה שהם - - - אם יורשה לי אני רוצה לדבר בשם הסטודיואים, סטודיו C לא מדבר בשמנו. סליחה, ניבי, את גם תדברי ואם את תתפרצי אז אנחנו ניאלץ להפסיק את זה,

אני מדבר בשם הארגון שפתחנו לפני כמה חודשים בעניין הזה ויש לנו מאוד סטודיואים - - - דורון, זה ארגון לא לגיטימי, אתם הורסים את ה - - - קרן, אני רוצה לפתוח בדיוק כמוך, אבל אני רוצה לדאוג לרוב ולא רק להולמס פלייס. את גדולה, את חזקה,

שורה תחתונה, אתה רוצה להישאר סגור? לא, הוא רוצה להיות פתוח. אני רוצה לפתוח. הוא רוצה להיות סגור, תקשיב. עם כל הכבוד לו אני לא שואל אותו. מיקי, אל תשאל אותי כלום, אני רוצה להישאר פתוח. אתה צודק, מיקי, לא לשאול אותו, אסור לשאול אותו.

גם אסור לשאול את קרן, כי לקרן יש אינטרס - - - מה עם כל התלמידים? יש פה רבע מיליון תלמידים שיש להם פעילות של חוגים אחר הצהריים שאתם עוצרים בגלל שיש פה אנשים שיש להם אינטרסים לסגור את העסקים שלהם בשביל לקבל פיצויים מהמדינה.

אנחנו רוצים לעבוד.

אנחנו לא רוצים להיות סגורים. גם אנחנו רוצים לעבוד יותר ממך ויש לנו להפסיד בדיוק כמוך, אבל אנחנו לא יכולים לתת אפשרות ל - - - דורון,

אי אפשר - - - שימו לב, אתם שומעים אותי בזום, אנחנו לא שומעים אתכם כי השתקנו, אי אפשר לנהל דיון עם ההתפרצות הזו, אני לא הצלחתי לשמוע, אני גם לא יודע מי מדבר ומה הוא מייצג וגם לא את החברים כאן.

הבנו את המורכבות ואת העמדה ואנחנו נתייחס לזה. הייתה כאן נציגה של הסטודיואים

היא גם התחילה לדבר רק שאי אפשר היה לשמוע מהדברים,

יש לי הצעה גורפת בינתיים. שלום לכולם, שלום לכל המכובדים וליושבת הראש.

רק תמקדי את הדברים כי אנחנו עוד צריכים לצאת ואנחנו צריכים לחזור להצבעה לפני שמתחילות ישיבות סיעה. אני אמקד. אנחנו שורבבנו בטעות לתוך כל ההגדרה הזאת של חדרי כושר. אנחנו לא חדרי כושר, לומדים אצלנו תלמידי מחול, מעל רבע מיליון תלמידי מחול, 20,000 מורים, אנחנו 2,000 סטודיואים למחול בארץ. אני כרגע מייצגת את הסטודיואים למחול. העסק שלנו הוא עסק עונתי, אנחנו מתחילים בספטמבר, מסיימים ביוני,

מחודש מרץ אנחנו איבדנו 50% מהילדים שהגיעו אלינו. בחודש מאי כאשר פתחנו חזרו 50% ועכשיו אתם סוגרים אותנו עוד פעם. זה קפסולות קבועות, אנחנו עובדים לפי התו הסגול, לפי מטר רבוע שהתו הסגול מאפשר לנו, אנחנו מחטאים את האולמות. אנחנו בדיוק כמו כל חוג אחר, איך אפשר להגיד שמקומות סגורים כמו בנק, מלונות, מסעדות, על זה יש ויכוח, אבל כל מקום סגור אחר אתם משאירים פתוח ואותנו אתם סוגרים. אנחנו חוגים לילדים, הם יסתובבו ברחובות אם הם לא יהיו אצלנו. אנחנו מגיל 3 ועד בוגרים נמצאים בסטודיו, עובדים יום יום, ושרבבתם אותנו לשם בטעות. למה אנחנו נמצאים תחת חדרי כושר? בחדר כושר מגיע בן אדם שלא קשור למישהו אחר, אצלנו הם קפסולות קבועות, מורים קבועים, קבוצות קטנות ומותאמות, למה שרבבתם אותנו לשם בטעות? אנחנו לא זכאים לשום פיצוי מהמדינה, אנחנו קטנים, אין לנו כסף לקחת עורך דין ולעתור לבג"צ, אנחנו לא נקבל שום דבר ואותנו אתם הורגים. אנחנו פושטים רגל, תנו לנו לעבוד. אנחנו רוצים לעבוד. תנו לנו מתווה, איזה שהוא מתווה, אחד לשבעה מטר רבוע, אנחנו עומדים בזה, כל אחד ותנאי האולם שלו, אבל אל תעצרו אותנו, הם לא יגיעו אלינו בספטמבר, יהיו לכם פה אלפי עסקים סגורים פושטי רגל בתחילת השנה. אנחנו עסקים קטנים,

אנחנו לא הולמס פלייס, אנחנו לא סטודיו C, אנחנו קטנים, אנחנו אנשים פשוטים וקטנים. בבקשה תאפשרו לנו לעבוד. תודה.

תודה רבה על הדברים.

אני רוצה להגיד הערה בעקבות מה שהיה. בבקשה, תאפשרי לי משפט.

התפקיד של הוועדה הזו הוא לקבוע איזונים, הוא להחזיר את המשק במידת האפשר עם ההגבלות חזרה לשגרה. מי שמגיע ואומר: תשאירו אותי סגור, אני לא מוכן לקבל את זה. כלכלית זו לא גישה נכונה ואני פונה לחבריי, שמענו כאן איזה שהיא תגובה שבאמת הרמתי גבה. הבן אדם מבקש להישאר סגור כשהאחרים רוצים להיפתח.

הבן אדם אמר, שמעתי אותו גם אתמול, אם אנחנו יודעים שאנחנו נפתחים אז אין בעיה, בכל מתווה שתגידו, אבל מה שקרה פה בשבוע וחצי האחרונים, אי אפשר להתעלם מזה, זה שהם נסגרו, הם היו שבוע סגורים ואז פתחנו, ואז אחרי יומיים עוד פעם סגרו אותם, ואז נוצר מצב שקודם כל על הימים האלה שבין לבין הם לא מקבלים פיצוי,

אנחנו יוצרים פה פגיעה אמיתית. עכשיו אנחנו אמרנו שאנחנו לוקחים אחריות ואנחנו רוצים באמת לראות את המכלול ובאמת ל - - - חד משמעית. אז צריך להתייחס לכול. מה שאני מציעה הוא דבר כזה - - - אפשר להוסיף משפט? אני אתייחס ואת תסכמי אחר כך. לא, אני רוצה שאנחנו נצא להתייעץ. אז אני אתן את ההצעה שלי. אני רוצה לתת את ההצעה שלי. אני פשוט חושבת ככה, מה שעובד טוב בבתי מלון, ולקחו פה סיכון כלכלי ובריאותי, הגיעו ל-35%, במודע ובשיקול דעת, אני מבקשת אותו דבר גם על מסעדות, גם על חדרי כושר, גם על סטודיו. זה מפתח טוב, זה מפתח ברור, זה מפתח שקל להסביר אותו, אתם יכולים להחיל את זה בבתי מלון אז אדרבא ואדרבא. אפשר להגיד שאם התחלואה תהיה ברף או התמותה או משהו, את הרף הזה, אז הדיון חוזר לשולחן הוועדה ולממשלה. זה גם ייתן ודאות וגם ייתן איזה שהיא יציבות למשק. מי שלא מסוגל לעמוד בזה וכלכלית זה לא טוב לו, שיסגור. המטרה שלי לפתוח, אני מסכימה פה עם מיקי, מי שלא יכול לעמוד על 35% כלכלית, לא טוב לו, שיסגור, זה בסדר גמור, שיקול דעת של אותו בעל העסק, אבל אני חושבת שזה די משהו שאנחנו גם יוצרים אחידות בכל הכללים וזה חשוב.

מילה על המסעדות. היה כאן דיון גם איתך, ג'אבר, על הנושא של החוץ, חסר לנו כאן נציגות של השלטון המקומי, ראינו בעולם, מה שעשו זה שגם מקומות שלא היה להם חוץ הוציאו החוצה. נכון, אפשר, אנחנו דיברנו עם השלטון המקומי. בתל אביב עשו את זה קצת, אפשר לעשות את זה הרבה הרבה יותר, גם במרכזי הערים, זה גם טוב לעיר, וגם במרחב הכפרי ואיפה שיש מסעדות תיירות, אז אם אפשר להוסיף לדיון נציג של השלטון המקומי ש - - - כבר דיברנו אותם, זו המגמה והם לגמרי שם ומעודדים את זה.

גם אם זה יעבור עכשיו אז נוכל להוציא את זה כאחת מהמלצות הוועדה. לגבי חדרי כושר, בין שני הקצוות שיש לנו עכשיו יש עוד מאות חדרי כושר שהם בינוניים וקטנים,

שזכותם להמשיך לפעול עם המגבלות הכי חמורות, אבל לפעול כי זה טובת המכונים וזה טובת הציבור גם.

אני מבקשת, אנחנו נקיים הפסקה, אנחנו נצא החוצה כדי להתייעץ ולעשות סדר בדברים, אנחנו נדבר עם פרופ' גרוטו, נדבר עם נציגי הממשלה כדי לראות איך אנחנו יכולים לסגור את ההסכמות בינינו ואנחנו נתכנס בעוד כחצי שעה. לא, יש לנו בשתיים ישיבת סיעה. ברבע לשתיים נתכנס להצבעה. אם נרגיש שאנחנו לא מוכנים ושהם - - - לא, בואי נעשה אחרי ישיבות הסיעה.

אם אנחנו לא נקבל תשובות ונרגיש שאנחנו צריכים עוד זמן נוכל להתכנס ברבע לארבע בדומה לשבוע שעבר ואז יהיה לנו ממש רבע שעה רק להצבעה, צריך לקחת את זה בחשבון.

תודה.

ננעלה בשעה 13:15.